במאי 2021. אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/1054/24 וכלה בהצעת חוק פ/1291/24: הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון, ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון, ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות), התשפ"א 2021,

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס'

התשפ"א 2021. מזכר הבנות בדבר שיתוף פעולה כלכלי ומסחרי בין ממשלת מדינת ישראל לממשלת ממלכת בחריין. אודיעכם כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת, הודיעה חברת הכנסת קארין אלהרר כי היא חוזרת בה מהצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הסכמה מדעת של קטין), התשפ"א 2021, שמספרה פ/966/24.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת אוריאל בוסו, איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, עם כינון הפסקת האש בסוף השבוע במבצע הלחימה שומר החומות, ראיתי לנכון להקדיש שיר קטן לכל אותם אלה שהתפללו וקראו תהילים למען הצלחת חיילי צבא הגנה לישראל במלחמה, ובפרט למען תפילתם הזכה של תינוקות של בית רבן, שתפילתם אינה שבה ריקם. השיר של הגברת מלכה שידלובסקי, מוזיקאית ואומנית, מובא בעלון "בימה" ומתאר יותר מכול את המצב שחווינו באותם ימים: "אזעקת אמת / נשמעת בזו העת / לשמע הצפירות רמות / הרגליים מאליהן

// ילדים בכפכפים / או רצים / יחפים... / אל המרחב המוגן, הממ"ד / ממהרים ההורים / עם ילדי הגן חיש ומייד. // בדריכות ממתינים / עם, / או ללא השכנים, / לבשורות טובות / לשמועות / טובות / לעדכונים. // הלב הולם, גם פועם / תפילת הכול ובקול עולה להשם. / הילדים מתפללים / קוראים ומוסיפים / עוד פרקי תהילים / כנגד הפגיעות... / ולא רק מהטילים. // העיניים נשואות עם וללא / דמעות / למרומים מורמות / צעירי הצאן / נושאים תפילה / בחשק וברצון. / כל אחד מהם הוא / שומר החומות." תודה רבה.

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום מס' 7 על הנדסת התודעה, והפעם על שמות של שכונות. לפני 130 שנה הוקמה שכונת שמעון הצדיק בירושלים. במקום התקיימה התיישבות יהודית במשך 57 שנים עד מלחמת העצמאות, ואז פונו התושבים בגלל המתקפות של אנשי שכונת שייח' ג'ראח. גם לאחר שאנשי הפלמ"ח כבשו את השכונה, הבוגדנות הבריטית דאגה להשתלטות ערבית על המקום. כחלק מהנדסת התודעה של התקשורת הישראלית במהלך פרעות תשפ"א, ההתייחסות לשכונת שמעון הצדיק הייתה שוב כפרובוקציה יהודית בשכונת שייח' ג'ראח.

אותם כלי תקשורת, כאשר הם מזכירים את רמת אביב ואוניברסיטת תל אביב, הם אינם מכנים את המקום שייח'

וכאשר הם מזכירים את בית המשפט העליון הם לא מציינים את מיקומו כשטחו של הכפר שייח' באדר. מדובר בצביעות ובפוסט-ציונות של אנשי תקשורת רבים, אך ורק בשל העובדה שמקומות אלו מהווים מעוזים של השמאל הפרוגרסיבי ולא של גרעינים תורניים. אני ממליץ לקרוא למקומות הללו ולרבים אחרים דומים להם בצורה עקבית אך ורק בשמם העברי, ולא לנקוט צביעות וחוסר עקביות כדי להנדס את תודעתם של אזרחי ישראל.

חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, השתדלתי לבוא לבושה בבגדים של שלום עולמי, כי אמרו לי שפרץ שלום עולמי. בחזות, מה שנקרא תחת האירוויזיון, בחרתי את הבגד הכי "שלום עולמי" שמצאתי, קיבוצניקית עם פייטים, שווה להירשם, כי ביום שהכריזו על הפסקת האש שכחו את העורף. אז אני רוצה לבוא ולדבר לא על מבצע שומר החומות אלא על שומרי החומות, תושבי העוטף, ויתר המקומות בארץ, אכן, אבל תושבי העוטף. צה"ל צריך לנצח, ולשם כך יש לתת לו את היכולות. גם העורף צריך לנצח, ולשם כך יש לתת לו את המענים. לקחי עופרת יצוקה ועמוד ענן הביאו לתוכנית "מלון אורחים"; לקחי צוק איתן הביאו את תוכנית "מלונית" ב-2015. מטרתה, לתת מענה לפינוי קהילתי אני חוזרת, קהילתי, ליישובים צמודי או סמוכי גדר בעוטף ובצפון, בהתאם למצב החירום. מבקר המדינה התייחס לזה ב-2018 וקבע שהתוכנית לא ישימה,

ונתן נקודות בדיוק מה לא טוב בה. ביולי 2020 שוב מבקר המדינה אומר שהתוכנית הזאת לא תבוא לידי ביטוי מכיוון שיש בה יותר פערים, חוסר הסדרה וחוסר תקציב. אף אחד לא עשה עם זה כלום, והינה, כשיישובי העוטף מטווחים, ואני רוצה להזכיר שזה התחיל ביום ראשון, אנחנו בנאום בן דקה ואנחנו כבר בדקה השלישית. אז שנייה, אני אסיים. מדינת הפרטאץ' 6 מיליון לשישה ימים, 250 שקל לבן אדם, לא קיבלו כולם, כולל שדרות, כולל אשקלון. תושבים לא יודעים שמגיע להם את זה, תושבים לא יצאו כי לא קיבלו כסף. אני קוראת לשני אנשים: האחד, לגפני, לעשות סדר בנושא הזה בוועדת הכספים,

למיכאל ביטון, השר לנושאים אזרחיים במשרד הביטחון, יש שר שלם לנושא הזה,

שייעשה סדר.

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת יעקב אשר,

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשבועיים האחרונים, עד מועד ההכרזה על הפסקת האש, חוו אזרחי ישראל, ובראשם תושבי עוטף עזה וערי הדרום ותושבי הערים המשותפות, ימים ולילות קשים. לצערנו הרב, גם אחים ואחיות רבים שלנו מעבר לים, בקהילות היהודיות בתפוצות, חוו ימים קשים ומורכבים, אם כי מטבע הדברים בעוצמות אחרות לחלוטין. משיחותיי עם רבות ורבנים מכל הזרמים בקהילות שונות ברחבי העולם, למדתי כי עוצמת הגילויים האנטישמיים ברחובות וברשתות החברתיות בזמן המבצע האחרון עלתה באופן משמעותי על העוצמה שנחוותה באירועים דומים בעבר. מציאות זו, אירועים אלו, שהידרדרו לא אחת לאלימות של ממש, זרעו תחושות של מצוקה ותסכול בקרב קהלים יהודיים רבים, בדגש על הדור הצעיר ועל סטודנטים בקמפוסים. המציאות הזאת מחייבת את מדינת ישראל לבחון ברגישות, בחוכמה ובעיקר מתוך תיאום עם הנהגות הקהילות היהודיות ברחבי העולם, כיצד ניתן להתייצב לצד הקהילות הללו ולהשתמש בקשריה הדיפלומטים של ישראל על מנת להעביר מסר ברור לממשלות ברחבי העולם ולעקוב אחר תגובתן.

עלינו לראות כיצד ניתן להעצים את השיח בין החברה הישראלית על כל גווניה וחוגיה לבין הקהילות היהודיות והקהלים היהודיים, שאף הם מגוונים ורבי-פנים. שיח זה חייב להתבסס על כנות ועל הכלה,

לאפשר מצד אחד השמעת קשת של דעות ועמדות ביחס למדיניותה של מדינת ישראל ומן הצד השני להציג חזית אחידה וברורה נגד גילויי האנטישמיות ונגד שלילת עצם הלגיטימציה של קיומה של מדינת ישראל. ברוח הזאת פניתי לשר החוץ ולשרה לענייני התפוצות לפעול יחד עם המוסדות הלאומיים, ובראשם הסוכנות, ולהתניע עבודת מטה מסודרת לפיתוח התשתית לקיום דיאלוג שוטף, פלורליסטי ומכיל בעת אירועי חירום עם הקהילות בתפוצות.

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חברת הכנסת קרן ברק,

חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת איתמר בן גביר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול בג"ץ קיבל החלטה שניתן להתווכח עליה, אפשר להתווכח עליה, אך אין קשר בין ויכוח לגיטימי ודעות שונות, כפי שהיה גם בתוך בית המשפט העליון, לבין ההשתלחות שלך אמש. אתה כינית פסיקה "אירוע מטורף" וראית בפסיקה ניסיון לבטל את הדמוקרטיה. אתה ראש הרשות המחוקקת, אתה מייצג אותה כלפי חוץ, אתה אמור לשמור על כבודה, בהיעדר נשיא מדינה אתה ממלא גם את תפקידו. אתה חלק מסמלי השלטון והממלכתיות, אתה האדם השלישי בסדר ייצוג הממלכתיות, אתה מחויב לכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית במידה שווה, אתה לא יושב-ראש הקואליציה או יושב-ראש של סיעה. אתה לא יכול להתנהג ולייצג את הכנסת, בוודאי לא את כבודה. עדיין לא מאוחר, יושב-ראש הכנסת, שגם אתה תעשה תיקון.

אני מודה לך על הדברים, אבל אני חושב שתפקידי הוא להיות יושב-ראש הכנסת ולהגן עליה מפני מי שמנסה לרמוס את סמכויותיה. כך עשיתי, ואני מבטיחך נאמנה שכך אמשיך לעשות ללא מורא, במלוא העוצמה, ובלי שמישהו יוכל להשתיק אותי. אני מבטיח לך שאנחנו נעשה את המקסימום כדי שהביזיון שלך ייפסק.

חבר הכנסת, אין מה לדאוג. חבר הכנסת יעקב מרגי, אתה יריב הגון. חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו. אמת,

חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו.

הצבענו כולנו פה אחד בשביל חוק הטבות מס לתושבי אשקלון. כולם, כולל חברי הליכוד, הסבירו עד כמה זה חשוב ועד כמה זה דחוף וחייבים להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר. שעתיים אחר כך, נשיאות הכנסת, אדוני היושב-ראש, שאתה עומד בראשה, מקבלת החלטה לדחות את ההעלאה של החוק הזה במליאה בשבועיים.

אני רוצה לפנות לתושבי אשקלון ולהגיד לכם: חברים, נשיאות הכנסת וממשלת ישראל דואגת לטובתו של בנימין נתניהו כדי שחס וחלילה לא יעלה איזה חוק על הגבלת הכהונה, ובגלל זה דוחה חוק הטבות מס לאשקלונים. אז אני מזכיר לכם: הוא הבטיח לכם את זה ב-2009, ב-2013, ב-2019,

ועכשיו הוא עושה את אותו הדבר. תתביישו לכם. תעלו את החוק הזה להצבעה היום.

רק למען הסדר הטוב כמובן נאמר שכאשר הנשיאות התכנסה, החוק הזה לא הובא בפניה על ידי הוועדה המסדרת, לקבל, אדוני, ולכן, ואתם התכנסתם אחר כך. אז אתה טועה. תבדוק, חבר הכנסת קושניר, כי אתה פשוט טועה.

נשיאות הכנסת מתכנסת תמיד ב-12:00. מה לעשות, זה המצב מאז ומתמיד.

הגיע הזמן, אתה כבר לא יומיים פה, ללמוד את סדרי העבודה כאן. אז יש לכם הזדמנות לתקן, אדוני. לא יזיק, לא יזיק.

אני אספר לך עוד דבר: משעה שהנשיאות התכנסה וקבעה סדר-יום, לא ניתן לעשות אחר כך שינויים. גם זה כלל מימים-ימימה כאן, כך הבניין הזה עובד.

לפנים משורת הדין אתם מעלים חוקים על ימין ועל שמאל, תתפלא, התשובה היא לא. ומדקה לדקה. זה רק עניין של רצון, התשובה היא לא.

ואת כל הכלים איך לעקוף את כל זה אתם גם יודעים. אז תעלו את החוק הזה,

אז חבר הכנסת קושניר,

ב-2019,

על החוק הזה, הפלתם אותו, חבר הכנסת קושניר,

חבר הכנסת קושניר,

אז אתם צבועים,

לומר דברים שהם לא נכונים ולא מדויקים, עובדה

והחוק הזה בוודאי יעלה, ובעדיפות, ברגע שרק יהיה אפשר. הוא אכן חוק חשוב מאוד. תודה לך. אני מזמין את חבר הכנסת סעיד אלחרומי.

תודה, כבוד היושב-ראש. בעיתות חירום תפקידנו כמחוקקים הוא לשמור על האזרחים מפני פעילות לא חוקית של זרועות השלטון השונות, ולצערי זה מה שקורה בימים ובשבוע האחרונים מטעם משטרת ישראל. רק אתמול התרוצץ סרטון של צעיר שהוכה, וכולם ראו שהצעיר לא עשה כלום, באום אל-פחם במרכז מסחרי. הוא הוכה על ידי קבוצה של שוטרים, בנגב ילדים בני 14, בני 15, נעצרים ומובאים לתחנות המשטרה השונות הפרוסות בנגב, וכל זה כי משטרת ישראל הפסיקה לעקוב אחרי האלימות, אחרי סוחרי הסמים, אחרי הרוצחים, והיא רודפת אחרי נערים וילדים בדואים בני 14 שמשחקים על הטיקטוק, על הטיקטוק, רבותיי. בגלל משחק על הטיקטוק או מישהו שרשם משהו על האפליקציה הזאת יש ילדים בני 14 ו-15, ומאות, שמובאים לתחנות המשטרה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תפקידנו לפקח על זרועות השלטון. מה שעושה המשטרה, ההנחיה שיצאה אתמול היא מחרידה, ואם הסיפור הזה יתפתח הלאה זה יביא אותנו למקומות מאוד מסוכנים. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני הגשתי לנשיאות, לך, אדוני היושב-ראש, שאילתה לשר לביטחון פנים על המבצע שנקרא "חוק וסדר". משום מה הנשיאות לא מצאה לנכון, כבודו, כבוד היושב-ראש, לאשר את זה, למרות שאנחנו חושבים, אדוני היושב-ראש, שהמבצע הזה, בלחץ של השר לביטחון הפנים, שאנחנו רואים שהוא לא עושה את העבודה שלו, אבל כאשר מדובר בהסתה נגד ציבור שלם, נגד החברה הערבית, כאשר אנחנו כולנו מנסים להרגיע את המצב, אחרי 1,500 מעצרים, אדוני היושב-ראש, זה לא מספיק כנראה לשר לביטחון הפנים ולמשטרת ישראל, עכשיו הם יוצאים במבצע, ואנחנו רואים את תחילתו של המבצע הזה, אדוני היושב-ראש, עכשיו ביישובים שלנו. סעיד דיבר על הנגב בדרום, אבל גם ביישובים במשולש ובגליל ובערים המעורבות מאות מג"בניקים ושוטרים נכנסים לבתים ועוצרים צעירים. זה לא ירתיע את הצעירים האלה, אדוני היושב-ראש. בזמן שהרצח והפשע ממשיכים להשתולל בחברה הערבית, רק בימים האחרונים אנחנו היינו עדים לעוד שני קורבנות: ד"ר טארק ג'עו, החמישי,

מאותה משפחה שנרצח באום אל-פחם במשך השנתיים האחרונות, ורמזי ברקיני מריינה, שנורה ונרצח בתוך הדואר בשפרעם אז המשטרה לא עושה ולא נלחמת באותה חומרה שעכשיו השר לביטחון פנים מנסה במבצע חוק וסדר הזה. זוהי הכרזת מלחמה על החברה הערבית, ואנחנו לא נקבל את זה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, השבוע נהרגו שלושה רוכבי אופנוע.

19 במאי, נהרג רוכב אופנוע, צעיר בן 22, בדרך בית חנינא בירושלים. למוחרת, 20 במאי, נהרג עוד רוכב אופנוע, גבר בן 30, לאחר שהתנגש באוטובוס סמוך לבית שמש. עוד באותו היום נהרג עוד רוכב אופנוע, ה-41 מתחילת השנה. גם הפעם הרוכב הוא גבר, בן 52, שנהרג בכביש 75, סמוך לצומת העמקים. שלושה הרוגים, שלושה רוכבי אופנוע. מתחילת השנה נהרגו 136 אזרחים. 41, כמעט שליש מתוכם, הם רוכבי אופנוע. סעו בזהירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו, חבר הכנסת ניר אורבך, איננו, חבר הכנסת אופיר סופר,

חברת הכנסת קטי שטרית,

חברת הכנסת מאי גולן,

חבר הכנסת מאיר כהן, איננו. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, המפכ"ל צדק: בן גביר הוא שהצית

אז המשטרה מבצעת מעצרים, 1,500 מעצרים, אבל לא נגד אנשי להב"ה, לא לה פמיליה, לא מתנחלי יצהר, אלא הצעירים הערבים, לרבות קטינים. ממשלת ישראל חיפשה תמונת ניצחון, היא לא השיגה, אז יש בפסיכולוגיה שמי שמתנכלים לו חוזר הביתה ומתנכל לאנשים שכביכול יותר חלשים ממנו, ואז פתאום יש תמונת ניצחון. לעצור ילד בן 15, לפנצ'ר גלגלים של אופניים של ילד בן 16, תמונות ניצחון. אני חייב להגיד לך שבמאורעות כאלה לא מטפלים דרך השב"כ, כי מזה לא יוצא כלום. כולם יצאו בבית הסוהר יותר גאים. יותר גאים. איך מתנהלים? מתנהלים בדרך של שלום ושוויון, של פתירת בעיות אמיתיות בקרב האוכלוסייה הערבית. אנחנו ברשימה המשותפת קוראים ליועץ המשפטי לממשלה לשחרר את כל העצורים.

חברת הכנסת אמילי מואטי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במשרד החוץ הישראלי כבר שבועיים שלא מפסיקים לבכות על ההסברה הישראלית: מה קרה לנו? מה עושים חמומי המוח האלה בכל מיני ערוצים בין-לאומיים ומדברים שטויות? כל השדרה הדיפלומטית כבר לא נמצאת במשרד החוץ. לקחתם משרד מצוין, הפקעתם ממנו סמכויות, תקציבים, חילקתם אותו לארבעה משרדי ממשלה מיותרים שנועדו לסגור פינה פוליטית, 36 שגרירות ושגרירים מחכים למילוי שלהם, שמשום מה לא מגיע לאישור הממשלה. אני קוראת מכאן לבטל את משרדי הממשלה המיותרים ולהחזיר לאלתר למשרד החוץ הישראלי את הסמכויות ואת התקציבים שנלקחו ממנו.

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, גברתי מזכירת הכנסת הנכבדה, אדוני יושב-ראש הכנסת, פניתי אליך בשבוע שעבר במכתב לגבי שאילתה רגילה, ואני פונה אליך עכשיו ממש באופן אישי שתשחרר לנו את הכלי הפרלמנטרי החשוב כל כך, שאנחנו נשאל שאלות ונקבל עליהן תשובות. אני חושבת שזה אולי הכלי היחידי שיש לנו כרגע להיאחז בו, שיתקיים דיון בין הכנסת לבין משרדי הממשלה. אני מבקש ממך באופן אישי: שחרר לנו את הפקק.

כן, אנחנו מטפלים בזה וזה יקרה. אגב, כבר ביום רביעי הקרוב יהיו יותר שאילתות דחופות ממה שהיה בעבר, נוכח העובדה שמטבע הדברים אי-אפשר לקיים הצעות לסדר-היום, אז לפחות נרחיב את השימוש בכלי הזה עד כמה שניתן. הנושא הזה מטופל, ובהחלט אני חושב שככל שנוכל לייצר לנו יותר אפשרויות פעולה במגבלות שישנן עכשיו,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, איננו, חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, היה פה קודם אבל איננו כרגע, חבר הכנסת משה ארבל,

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע-שבועיים האחרונים מה שאנחנו צפינו וראינו כאן במדינת ישראל זה בעיקר אובדן המשילות, או יותר נכון אובדן הריבונות, על הנגב, על הגליל, על ירושלים, עיר אחרי עיר, מקום אחרי מקום. ראינו איך ממשלת ישראל מאבדת את השליטה לחלוטין ומפקירה את הרחוב לקיצוניים ביותר. בהמנון בית"ר דיברו שצריך להיות גאון ונדיב ואכזר, המשמעות היא שצריך להיות נדיב לידידים שלך ואכזר לאויבים שלך. מה שאנחנו ראינו בהתנהלות של מדינת ישראל, גם בכתב האישום שהוגש כלפי אותם אלה שפרעו ועשו לינץ' באותו יהודי ביפו, שנראה שהמדיניות שאתם מקיימים זה להיות נדיבים לאויבים ואכזריים לידידים.

חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה דווקא להיות חיובי. היום לפני 21 שנה מדינת ישראל עשתה את אחד הדברים הכי חכמים והכי אמיצים בתולדותיה כאשר ראש הממשלה אהוד ברק הורה לחיילי צה"ל לסיים את הכיבוש בלבנון ולחזור הביתה אחרי 18 שנה של מלחמה עקובה מדם, שבה נהרגו ישראלים, לבנונים, חיילי צה"ל, והיה הרס גדול גם בישראל וגם בלבנון. שם הוכח עוד פעם, כפי שהוכח גם בהסכם השלום עם מצרים, שצריך לסיים כיבוש בדרך מדינית. רק בשבוע שעבר ראינו איך כיבוש מוביל למלחמה שמסתיימת בצורה לא טובה, אז עיין ערך, וננסה לפתור את הבעיות בעתיד בצורה הזאת.

חבר הכנסת חברת הכנסת שרן השכל, איננה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. אדוני היושב-ראש, הדמוקרטיה במדינת ישראל היא נכס והיא מגן עבור כולנו, וצריך לשמור עליה ועל שלטון החוק. זה מה שאני למדתי, ועל כך אני הולך. בכנסת הקודמת אני זוכר חבר כנסת שאמר והמליץ לנו, המליץ למערכת לעלות ב-D-9 על בג"ץ. וזה עבר. היה רעש, צעקה, D-9 עבר. אבל הצטערתי מאוד, אדוני היושב-ראש, שאתה הצטרפת והחלטת להיות הנהג של ה-D-9, בזמן שקרעי גם לקח מקום וישב לידך.

הפרדת הרשויות ושלטון החוק הן הערבות לקיומנו כאן במקום הזה. במקום שנהרוס את זה, בואו נפתח מודעות עצמית, ואני מציע לכם, איך שומרים על שלטון החוק. אני בהחלט חושב, חבר הכנסת פריג', שכדאי שתעביר את דבריך לנשיאת בית המשפט העליון. הם בהחלט יכולים לסייע לה בקבלת ההחלטות. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בהמשך לדבריו החשובים של חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אמרת שתפקידך הוא להגן על הרשות המחוקקת, להגן על הכנסת, ואני תוהה איזה ציון אתה נותן לעצמך, שהרי מעולם בתולדות מדינת ישראל לא הייתה הכנסת כל כך מוחלשת ומסורסת. אדוני יושב-ראש הכנסת, אין תקציב, אין ועדות סטטוטוריות, בקושי יש פיקוח פרלמנטרי. אין לנו, אדוני היושב-ראש, לחברי הכנסת, שנשלחו לבניין הזה,

לירושלים, כלים לבצע את השליחות שלשמה אזרחי ישראל שלחו אותנו לכאן. ואתה, אדוני,

איזושהי ביקורת עצמית, איזושהי אחריות אישית, מאשים את בית המשפט העליון.

אין גבול לציניות. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בצדק אמרת שאין עכשיו אפשרות להגיש הצעות לסדר-היום, אז אני מנצל את ההזדמנות הזאת. בזמן שכולנו פה, כל אחד מהצד שלו, מחפשים פה הצדקה ותמונות ניצחון מהמבצע, אני רוצה להגיד שיש לא מעט תושבים, בעיקר באשקלון וגם באשדוד, שפשוט נשארו ללא קורת גג. אנשים מבניינים שלמים עומדים שם ומחכים לנציגים של מס רכוש,

שאם הבניינים שלהם יחודשו ויתוקנו זה כנראה ייקח לפחות שנה, אלא גם מספרים לנו, ואנחנו היינו שם, שזה הפך לסוג של מסחרה.

אדוני היושב-ראש, שבהתאם לכמות הטילים שנפלו על תושבי מדינת ישראל ובהתאם לכמות התביעות שהוגשו,

מ-5,000 תביעות, זה יותר מבצוק איתן,

אדוני היושב-ראש, לכנס דיון מיוחד בנושא של מס רכוש בשביל לתקתק את העניינים ושלא ייווצר מצב שבמבצע הבא,

יהיו אנשים שלא קיבלו סיוע ממס רכוש ועדיין הם לא יודעים כמה הם יקבלו פיצוי מהמדינה. אנחנו שומעים עדויות של אנשים שלא יודעים למי להתקשר, לא יודעים מי מגיע אליהם, לא יודעים מתי מגיעים אליהם, והפניות האלה רק ילכו ויתגברו. אני קורא לך לקחת את היוזמה, אם זה בוועדת הכספים,

ואם זה כאן במליאה, ובוא נדון על זה, ואם צריך, נצביע, נגדיל את התקנים, נגדיל את התקציבים, אבל לא נשאיר את התושבים, לא את תושבי אשקלון, שלצערי כרגע נשארו ללא חוק לתושבי אשקלון, כפי שנאמר פה לפניי, וגם לא את תושבי אשדוד, וגם לא את כל התושבים שנפגעו וכרגע פשוט אין להם בית והם גרים בבית מלון. אז זאת הבקשה שלי, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, מאז שנבחרתי ב-2015 אני כבר לא זוכרת כמה נאומים נתתי בעניין הפשיעה המשתוללת באוכלוסייה הערבית, ואני זוכרת את כל ההאשמות שהפנינו למשטרה על חוסר המעש שלה ועל אי-השלטת הסדר. פתאום עכשיו משטרת ישראל התעוררה ורוצה לעשות מבצע של חוק וסדר, והלוואי עלינו שזה באמת נכון. אני רוצה לשאול איך יכול להיות שמשטרת ישראל עכשיו כן יודעת לאסוף את המצלמות הקיימות ברחובות וכן יכולה לשבת שעות על גבי שעות כדי לבדוק את הצילומים ולפענח ולהוציא כאילו אנשים שהשתוללו. אנחנו לא נגד לעשות דין עם כל מי שעבר על החוק. להפך, אנחנו התחננו. אבל כנראה שכאשר זה קשור בהצלת נפשות מהאוכלוסייה הערבית, כאשר זה בכוונה לעצור את הרצח הבא, משטרת ישראל לא זזה, אבל במקרים כואבים כמו שראינו בשבועיים האחרונים פתאום משתמשים בכל האמצעים הטכנולוגיים, והשב"כ עוד נכנס לתמונה. אני חושבת שהגיע הזמן שכולם יבינו שחלק מהעצורים בימים האלה והנקראים לחקירות הם פעילים פוליטיים שכל המעשה שלהם היו להביע את דעתם, לפעמים בפייסבוק, בצורה מאוד ברורה ולעיני כולם. אבל השב"כ מתעלל בהם, מזמין אותם כאילו לחקירות, מושיב אותם שעות על גבי שעות, ובסוף משחרר אותם בלי כלום. לא להשתמש במה שקרה וכאילו לעשות מבצע רק כדי להשתמש בזה כעלילה והתעללות באקטיביסטים פוליטיים.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, בשנת 2000 המשטרה ירתה ב-13 מפגינים ערבים והרגה אותם,

בוצעו מספר רב מאוד של מעצרים כדי להפחיד. עברו שנים רבות, ואותה משטרה, אותו שב"כ, אותו סגנון, אותה הפחדה מתגלית עכשיו על ידי מעצרים המוניים. אחמד, איך אומרים קוזק בערבית, הא? 1,500 עד כה, ועוד סבב של מעצרים שהודיעו עליו אתמול, איך אומרים קוזק בערבית? גם ביישובים הערביים אצלנו אבל גם באל-קודס, ירושלים המזרחית. מישהו כנראה לא למד שלא מפחידים עם או קולקטיב לאומי על ידי מעצרים של צעירים תוססים שנאבקים למען מטרה או של דור כועס נגד אפליה, נגד הדרה, מה שאני קורא לו, לדור הזה, לצעירים הנחושים האלה, "דור חוק הלאום". המדינה אמרה להם:

לא שווים, אין לכם לאום, אין לכם זהות לאומית, אין לכם זכויות, אין לכם שפה, אין לכם עבודה. אתם פשוט לא שווים.

לא יכולים לדכא רצון לשנות את המציאות, רצון של דור שלם, רצון של קולקטיב לאומי. אבל שמת לב, היושב-ראש, וחבריי, שלאחרונה חזרו מחדש הפושעים לירות ולהרוג בתוך החברה הערבית: ד"ר טארק ג'עו, וגם רמזי ברקיני בנצרת. עכשיו, המשטרה כולה עסוקה בלעצור, מעצרי הפחדה של אנשים, של פעילים פוליטיים, של צעירים שהשתתפו בהפגנות, אבל לרוצחים היא,

ממשיכה לתת יד חופשית,

כדי לבצע את הפשעים הנוראיים שלהם נגד החברה שלהם.

יש לשאול שאלות. נמשיך לעמוד לצד, נגד גל המעצרים הנוראיים,

תגיד,

מעצרי הפחדה, תגיד, אחמד, לצד המחבלים. לרבות מעצר הפעילים הפוליטיים וחלק מהנהגת הציבור הערבי.

תלמדו מהלקח ההיסטורי. אבל אתם לא לומדים. אתה מגנה טרור, טיבי? חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.

אני מגנה אותך באופן כללי. אתה מגנה טרור? אני מגנה אותך, הוא לא מגנה טרור.

אחמד טיבי בעד טרור. חברי הכנסת טיבי ובן גביר, אם אתם כל כך רוצים, אני יכול לדאוג להושיב אתכם אחד ליד השני,

אני מוחה, אם זה יועיל. נו, באמת. אני מוחה על אמירת השם שלי יחד איתו.

איך אתה אומר אחמד טיבי

הינה, אתה רואה. בנשימה אחת. אבל אתם נראים כאילו אתם רוצים את זה.

אז חבר הכנסת טיבי, אנא, שב. תודה רבה, הכול בסדר. חבר הכנסת בן גביר, תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שבועיים שאני מחפש וממתין לגינוי, לגינוי המתבקש.

אלימות זה לא פתרון לכלום. מי שמנסה להסביר אלימות הוא אלים בעצמו, וכנראה גם מעודד אלימות. ולחברי הכנסת שמלינים על המעצרים, נשרפו כאן עשרות ניידות, נשרפו עשרות מכוניות פרטיות ורכוש ציבורי נשרף ונבזז. על מה להלין? אני לא מבין איך אפשר להילחם בפשיעה בלי לעצור את הפושעים. הייתי מצפה כאן, אחרי שבועיים, שנים אמרנו את זה. ביום הראשון שהכנסת מתכנסת, בושה תכסה פניכם. הייתם צריכים להתייצב פה להגיד: סליחה שלא עמדנו. במקום זה עמדתם בראשי תהלוכות שמעודדות פרעות בחברה הישראלית. זכותנו למחות. זכותנו למחות, ואנחנו לא עודדנו פורענות. התגליתם במלוא צביעותכם, במלוא פחדכם. פחדתם. פחדתם מהאלימים. פחדתם מהאלימים. השקט במדינה. תראו ליהודים, חבר הכנסת תומא סלימאן, תודה רבה. חברת הכנסת תומא סלימאן, תודה רבה. חבר הכנסת ניר אורבך, בבקשה. תתבייש. חברת הכנסת תומא סלימאן, תודה. אתה צודק.

זה יותר טוב מאשר כשהמליאה היא עם שלושה אנשים, תסכים איתי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אנחנו נמצאים פה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאין חזרה לשגרה, אני אומר שוב: אין חזרה לשגרה ללא איסוף נשקים במקומות הבעייתיים במגזר הערבי. זו צריכה להיות כרגע המטרה העיקרית של כלל כוחות הביטחון האמונים על ביטחון תושבי ישראל. יש איזושהי תחושת שקט לנו, האנשים שלא חיים בערים המעורבות. יש איזושהי רגיעה לנו, האנשים שרק צורכים תקשורת ולא נמצאים יום-יום בשטח. תושבי לוד ורמלה ושאר הערים המעורבות מפחדים עדיין לשלוח את הילדים שלהם למסגרות, ובצדק. אתמול תושבי לוד הוכיחו את טענתם, ילדים מבית הספר הערבי ממול זרקו אבנים, ואנחנו כבר למדנו בדרך הקשה שאבנים הורגות. אתמול גם נזרקו בקבוקי תבערה. הבקבוקים האלה הם לא בקבוקים לשתייה. הם נזרקים על ידי אספסוף פרוע וצמא דם,

אספסוף פרוע וצמא דם, ולא כמו שאחמד קורא להם, "צעירים נחושים" מתוך מטרה להרוג. תחושת הביטחון של התושבים, אזרחי ישראל, ברצפה. ביום שאחרי מג"ב בלוד נשארו שתי ניידות משטרה במשמרת. אנחנו ראינו מה היה השבוע בפרעות בלוד. מישהו באמת חושב ששתי ניידות יספיקו? מישהו באמת חושב ששתי ניידות הן כוח שיכול לשמור על סדר, על שקט, על ביטחון של עשרות תושבים? שתי ניידות היו לפני הפרעות, וראינו כולם לאין זה יכול להגיע. התושבים דורשים את השארת הכוחות לפחות בחודש הקרוב, לא לדלל אותם. ויש אולי דבר שיותר מטריד אותי, ואני חושב שצריך להטריד את כולנו, צריך להדיר שינה מעיני התושבים מהחברה הערבית דווקא בארץ. חברי הכנסת הערבים, למה אתם לא יוצאים בקריאה שלנו לאסוף נשקים באופן ממוקד, רחב ומיידי, ולא איזשהו איסוף ספורדי? למה אתם לא באמת מתעסקים בזה, במה שחשוב באמת, חיי אדם, חיי תושבים? אפילו לא תושבים יהודים, תושבים ערבים. שני ילדים נרצחו בחברה הערבית מירי לאחרונה. למה חברי הכנסת הערבים, שאמורים לשמור על החברה שלהם, לא מחזיקים עכשיו את הראש וצועקים את הצעקה שאנחנו פה צועקים עכשיו? למה חברי הכנסת הערבים לא תומכים בראשי הרשויות הערביות שמשוועים לעזרה? למה הם לא מעניינים אתכם כמו הסוגיה הפלסטינית? הם בחרו בכם. המחויבות שלכם היא כלפיהם. תעזבו כבר את האסירים הביטחוניים ואת המחבלים ותטפלו בבוחרים שלכם. תעשו משהו. האינטרס לאיסוף הנשקים בחברה הערבית, משפט אחרון. חבר הכנסת אורבך, זה נאום בן דקה, זה נאום בן דקה, ואנחנו כבר, אני מסיים מייד. האינטרס לאיסוף הנשקים בחברה הערבית הוא אינטרס כללי, של כלל המגזרים בחברה הישראלית. הם אזרחי ישראל, ומחובתם של נבחרי הציבור לדאוג להם. אנחנו דורשים מבצע איסוף נשק מיידי ומציאת פתרון לשיטור מגן בערים המעורבות מייד.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. אתה הבא בתור. האמן לי, לא מקפחים פה אף אחד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני יודע שזה לא כל כך מקובל, אבל אני רוצה להחמיא למנהיגותו של יושב-ראש הכנסת. אתמול הוא אמר את דבריו, הקצת-עדינים בעיניי, ביחס לפסיקתו של בית המשפט, ולא חלפו 24 שעות וכבר היושבת-ראש של הוועדה המסדרת, חברת הכנסת קארין אלהרר, יישרה איתו קו באופן מלא. אתמול בית המשפט מתח ביקורת חריפה על הכנסת,

למען האמת על הרשות המכוננת, ומתח ביקורת קשה על חקיקה חפוזה ומהירה וחוזרת ונשנית ופרסונלית של חוקי-יסוד. ראתה זאת קארין אלהרר והדם עלה לה לראש. אמרה: ככה? ככה?

דווקא, נחוקק חוקי-יסוד פרסונליים, נראה לבג"ץ מה זה. אין לך מושג. זה כולה קשקוש.

היושב-ראש, למה אתה נותן לו כל כך הרבה זמן, בגלל שהוא החמיא לך,

חבר הכנסת שטרן, אני אקנה לך סטופר לישיבה הבאה,

שיעורי בית: תעבור על הווידיאו של הנאומים בני דקה ותבדוק אם הפליתי את חבר הכנסת רוטמן לטובה. אני מצפה בשבוע הבא לנאום בן דקה מפורט,

עם המסקנות. תודה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. אוקיי. רגע, כתוב: בקרוביי אקדש, השאלה היא אם הנאום בן דקה שלי כולל גם דקה של אלעזר שטרן. חברת הכנסת אלהרר אני רוצה לברך אותה על שהיא עומדת על כבודו של בית המחוקקים. היא מראה

היא תחוקק חוקי-יסוד פרסונליים, בלי בושה, בהליך לא תקין. אף אחד לא יגיד לכנסת הזאת מה לעשות, וקארין אלהרר הופכת להיות הדוגמה עבור כולנו כיצד צריך לנהוג. כמובן שכל מה שאמרתי הוא בציניות. העובדה שבית המחוקקים כאן חוקק בכנסת הקודמת חוקי-יסוד לא טובים, מתחתי עליהם ביקורת בזמן אמת. זה לא מקנה לבית המשפט אפילו בדל של סמכות לפסוק בנושא או לבטל אותם. אבל העובדה שאותם אלו שמגינים על פסיקותיו של בית המשפט ואומרים: כן כן, כך צריך לעשות, כי החוקים בפעם הקודמת שהכנסת העבירה היו לא טובים, פועלים באותה דרך בשנייה שהכוח מגיע לידיים שלהם, היא תעודת עניות למה שהלך היום בוועדה המסדרת, והיא תעודת עניות לכנסת ישראל,

חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כמה דקות עמד כאן איימן עודה ודיבר על כך שאני אשם בכל ההתפרעויות שהיו.

איימן עודה כנראה חושב שכולנו מטומטמים, שעם ישראל הוא עם לא חכם, ולכן הוא חושב שלא זוכרים את אותו שיתוף בפייסבוק שהוא שיתף עם תמונה שכביכול הר הבית נשרף בידי יהודים, והוא חושב שלא נזכור מי הסית, מי זרק אבנים, מי פעל בדרך של טרור, מי רצח, והכי חשוב, אדוני, מי עומד מאחורי אותם רוצחים שפלים. ציפינו מאותם חברי כנסת שצועקים כל הזמן נגד הפשיעה בחברה הערבית לגנות, לומר דברים ברורים,

להסתייג, אבל הם לא מסוגלים לעשות את זה. יש כאן ציר קדמי של האויב בכנסת ישראל. אדוני היושב-ראש, כפי שאתה יודע את עמדתי, לא הם אשמים, מי שאשם זה מי שיושב כמה מאות מטרים מכאן ונתן לפארסה הזאת להתרחש ולא קיים את החוק ולא אכף את מה שצריך לעשות. תומכי טרור לא צריכים לשבת בכנסת ישראל.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, וברשות השליט העליון שופטי בית המשפט העליון, שאני שמח שהם מאפשרים לי עוד לדבר,

לפחות בנאום בן דקה הם מאפשרים לי לומר משהו. כולם מדברים כאן על ההתפרעויות ועל אם חזרנו לשגרה. השערורייה הזאת שמשטרת ישראל והשב"כ מצאו מייד את מבצעי הלינץ' בבת ים ועד לרגע זה רוצחיו של יגאל יהושע לא נתפסו, עד לרגע זה עוד לא נתפסו, זה כתם עלינו. אנשים בלוד מסתובבים ויודעים שיש רוצחים ביניהם והם עוד לא נתפסו. אני מצפה, ממשטרת ישראל אני כבר לא מצפה, אבל משירות הביטחון הכללי, למצוא מיידית את רוצחי יגאל יהושע.

תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן פרק נאומים בני דקה. מכאן אנחנו עוברים בשמחה לחלק המרגש והמיוחד יותר של היום. אני מזמין את חבר הכנסת רון כץ לשאת את נאום הבכורה. בכבוד. בבקשה. זה רגע שיש רק פעם אחת בחיים, אז קח את הזמן. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. יו"ר מפלגתי, מפלגת יש עתיד, חברי יאיר לפיד, חברות וחברי הכנסת, משפחתי היקרה, הנביא ישעיהו, פרק ב': "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

לפתוח את הנאום שלי עם הנבואה לאחרית הימים, נבואה שהופכת את המלחמה לשלום ומאחדת את העם הזה. זו התפילה שלי. אני עומד כאן באחת התקופות המורכבות ביותר שידעה המדינה בהיבט הפוליטי, הכלכלי והחברתי, אך הגרוע מכול הוא הקרע ההולך ומעמיק בינינו לבין עצמנו, השנאה הזאת, שלצערי הרב מתחילה כאן במשכן.

היא בראש ובראשונה דוגמה אישית.

בן 35, תושב פתח תקווה, נכד לשורדי השואה יולנדה ויוסף כץ, זכרם לברכה, ונכד לקלמונס ומערבי, ייבדלו לחיים ארוכים, אשר עלו מתוניס,

ליוכי וארנסט כץ, נשוי ללירון ואבא לינאי, כפרה עליו. חונכתי תמיד למצוא את המכנה המשותף,

ולעולם לא לאבד את התקווה ואת האמונה באדם. אני עומד כאן ביראת כבוד כדי לייצג נאמנה את כלל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, חילונים ודתיים, נשים וגברים. החובה החשובה ביותר המוטלת עלינו היום היא החובה לשנות את השיח לסובלני ומאחד, ובתוך כך להחזיר את אמון הציבור בנבחריו. מהמקום הזה אני מתכוון לעשות כל שביכולתי לשנות את השיח הרעיל שעוטף אותנו ופוגע במרקם החברה היקרה שלנו, ואעשה הכול כדי למנוע מקומץ קיצוני להוביל לשנאה מכוונת שפוגעת במרקם החיים שלנו פה. זכרו כולכם: החיים שלנו אינם מתנהלים בשוליים. אני באמת מאמין שזה תלוי בנו, והסיפור שלנו יכול להימשך ולהיכתב אחרת. תראו לאן הגענו: הרשתות החברתיות הפכו לזירת התגוששויות רוויות התקפות, השמצות ושנאת האחר, במיוחד כאשר הגולש מביע דעה פוליטית. הוא ומשפחתו ייחשפו מייד לשלל גידופים ונאצות, וזאת ללא כל התחשבות בגילו, במצבו המשפחתי או בתרומתו לחברה ולמדינה. איך הפכנו למדינה שבה אי-אפשר להביע דעה פוליטית בחופשיות?

בכל פוסט פוליטי אנחנו צריכים לחשוש שיאיימו עלינו, יתקפו אותנו ואת משפחתנו ויקללו ויגדפו אותנו? למרבה הצער קיימים בכנסת הזאת חברות וחברים שהפכו את הגידופים ברשת ליצירת אומנות של ממש. זה הדלק שמניע אותם, זו האש שהם אוהבים להבעיר וזו הכותרת לעיתון. לא ממש מעניין אותם מה המשמעות של אותו פוסט או ציוץ ואיך הוא מלבה את השנאה והקיטוב,

שהוא יצבור טראפיק.

בגלל אופיו הליברלי של המרחב הדיגיטלי והאפשרות לכתוב כמעט כל דבר ללא צנזורה, המדיה החברתית הפכה לפלטפורמה מרכזית להשמצות,

וכמובן פייק ניוז, ולא רק בהיבט הפוליטי,

בכהונתי בכנסת אני מתכוון לקדם מנגנוני פיקוח על רמת השיח במרחבי הרשת. כמדינה דמוקרטית אנחנו תמיד היינו ותמיד נהיה בעד חופש הביטוי, אך חופש הביטוי אינו תירוץ להשתלחויות ללא מעצורים, שחלקן עשויות לגרום לנזקים נפשיים ואף למקרים קיצוניים יותר. עד לפני חודשיים הייתי ממלא מקום ראש העיר פתח תקווה וראש מינהל החינוך. אני מגיע לכנסת בתחושת שליחות לקידום מערכת החינוך, המערכת שמדשדשת אי שם מאחור, עם רפורמות על רפורמות שאינן מובילות את דור העתיד למימוש הפוטנציאל שבו. המערכת החשובה ביותר, המתפארת בהובלה לחדשנות, חשיבה מחוץ לקופסה, צמצום פערים, מתבררת לא פעם כמיושנת וכזאת שאינה מתאימה למאה ה-21. יש לקדם את המורים,

גם את שכרם, לעדכן את החומר הנלמד, להתקדם לעולם דיגיטלי, לשים את התלמיד במרכז, והחשוב מכול, להכין אותו לחיים. על המערכת להיות פחות תבניתית, ועלינו לאפשר לכל תלמיד לפרוח ולגדול בה באופן המתאים לו. המערכת צריכה להוביל, לבנות תוכניות להשכלה אישית לכל תלמיד מגיל לידה

עלינו לדרוש ממערכת החינוך התאמה אישית לכל תלמיד ורצף חינוכי אמיתי בין המסגרות השונות על מנת למקסם את הפוטנציאל הגלום בכל אחת ואחד מהם. כחלק בלתי נפרד מתחום החינוך, אני מאמין שיש צורך דחוף להסדיר את נושא הגיל הרך.

התחום הרגיש הזה מופקר ואינו מפוקח. אני מאמין כי יש לפעול להעברת האחריות למשרד החינוך, כך שייווצר רצף חינוכי אמיתי מגיל לידה ועד סיום התיכון. כלל המחקרים מראים שיש להפוך את הפירמידה ולהשקיע מגיל לידה על מנת לאפשר התפתחות טבעית. הדרך לעשות זאת היא בהכשרת צוותים לעבודה נכונה עם פעוטות, לקבוע תנאי סף להעסקה בתחום ולאפשר חינוך אמיתי ומיטבי מגיל לידה.

גם על מנת לדאוג למערכת הבריאות, שהורעבה במשך שנים. למזלנו המערכת מורכבת ממלאכים בשר ודם שמתגייסים פעם אחר פעם לכל משימה כדי להציל חיי אדם ולטפל בהם. מחובתנו לדאוג לתנאי עבודה נאותים. אסור לנו להסכים לתורניות של 24 שעות ולקיצוצים רוחביים של תקנים, היוצרים מעמסה לא הגיונית

צוותי הרפואה הללו לעולם לא יכולים באמת לשבות, כי שביתה שלהם מסכנת חיים, והם לעולם לא יעשו זאת. עלינו לנהוג בהוגנות איתם בכל הסדר עתידי ולהיטיב עימם, כי בסופו של דבר תנאי העסקתם של צוותי הרפואה, כאשר יהיו מיטביים, יצילו חיים. נושא נוסף שאני מתכוון לעסוק בו הוא הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות הוכיחו עצמן בשנה האחרונה כישויות עצמאיות,

אשר במרבית המקרים תפקדו טוב יותר מהמדינה. הרשויות המקומיות הן שניצבות בחזית, וחשוב מכך הן שמכירות את התושבים שלהן.

דמיינו את שנת הקורונה בניהול מלא של רשות מקומית. במקום סגרים רוחביים והחלטות שבמרוצת הזמן למדנו שלא היו יעילות היה אפשר להאציל סמכות לרשות המקומית, שמכירה את כל התושבים שלה, את אזורי התחלואה שלה ורמות ההדבקה.

פעילות נוספת שבה אמקד בכהונתי את הטיפול היא יוקר המחיה וסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, אשר תורמים תרומה מכרעת לכלכלה הישראלית. באופן מפתיע מגזרים אלה מקבלים הכי מעט מהמדינה. אני מדבר כמובן על המגזר של העסקים הקטנים והבינוניים, המהווים מנוע צמיחה של המשק הישראלי. לצערנו,

התרומה האדירה לכלכלה הישראלית, מדי שנה עשרות אלפים מהם נסגרים. הסיבות לכך רבות: מיסוי גבוה,

רגולציה וכיוצא באלה. הנתונים הללו מתייחסים למצב העסקים מלפני הקורונה, ומצבם היום הורע. קהילת העסקים סובלת תדיר מביורוקרטיה אדירה ומהיעדר רשת ביטחון סוציאלית. מרבית העצמאים מתמודדים עם אתגרים כלכליים וניהוליים ללא אפשרות לקחת חופשת מחלה ועם אפשרות רק לחלום על פנסיה. קיוסק בפתח תקווה עם חמישה עובדים, קוסמטיקאית בקריית גת עם עשרה עובדים, מועדון כושר בשדרות, חנות לממתקים בקריית שמונה וגם מפעל קטן לייצור צמיגים

הדוגמה לעסקים הקטנים המתמודדים באופן יום-יומי עם מציאות מאתגרת ומורכבת. קחו לדוגמה את ענף המסעדנות, ענף עצום המעסיק מאות אלפי עובדים. רק בשנה החולפת נחשפנו למאות רבות של מסעדות ובתי אוכל שקרסו והותירו את בעליהן בחובות אדירים וללא כל רשת ביטחון כלכלית. מדובר בדוגמה אחת בשוק רווי שבו נסגרות מדי יום עשרות מסעדות. אני משוכנע

חברות וחברי הכנסת, מכירות ומכירים באופן אישי בעלי עסקים קטנים המתמודדים עם אתגרים אלו. אני מתחייב כאן לסייע להם באמצעות רגולציות, תקנות וחוקים שיקדמו את האינטרסים שלהם באפקטיביות מרבית. יוקר המחיה בישראל הוא מהגבוהים בעולם, גבוה יותר מאשר באנגליה, צרפת, הולנד ואיטליה. נתונים אלו מעידים על פגיעה קשה באלו שמניעים את הכלכלה שלנו. יותר ויותר אנשים מרגישים שאי-אפשר לחיות פה, שהממשלה מעמיסה עוד ועוד מיסים ורגולציות, והאזרח נשכח אל מול הביורוקרטיה. את זה צריך לשנות. צריך לסייע בהורדת נטל המיסים, בהתנהלות מול מוסדות פיננסיים, ביצירת אופק כלכלי אמיתי ובהורדת מחירי הדיור,

גם באמצעות הקלות במס. אסור לנו להפקיר את מעמד הביניים. אני מתבונן על הכנסת העשרים-וארבע,

יש קרן אור. 25 צעירות וצעירים שותפים להנהגת המדינה. המספר הזה הולך וגדל, וזו בשורה חשובה שנושאת עימה

לחדשנות ולעתיד טוב יותר.

בין ותיקים בעלי ניסיון לצעירים המביאים איתם רוח חדשה ופורצת דרך טוב לישראל. באופן אישי, אני נרגש לעמוד כאן על הבמה הזאת, ומתחייב לפעול לרווחת כל הציבור, כל המגזרים, כל העדות,

כל המינים,

לסיום ובנימה אישית אני רוצה לומר תודה, תודה חמה ואוהבת לאשתי לירון. שמעו סיפור: את לירון רעייתי הכרתי, איך לא, במטה יש עתיד.

הבטחנו שנפעל בכל כוחנו לשנות את המדינה לטובה יותר.

בזכות ההקרבה שלך,

יוכי, אימי היקרה,

ארנסט היקר, כל מה שאני זה אתם. אני שמח מאוד שאתם פה וחולקים איתי את הרגע הזה. אני אוהב אתכם.

תודה רבה. לא לא לא, רבותיי, אין מחיאות כפיים במליאה. תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ, ואיחולי הצלחה גדולה בשליחות שלך כאן בכנסת.

תודה לך, ולאחר הברכות האישיות, אני מזמין את חבר הכנסת יאיר לפיד לברך את חבר הכנסת רון כץ. אני מזמין את חבר הכנסת לפיד, בבקשה. רק דקה אחת. אנא לשבת.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, איפה רון? בבקשה לשבת.

חבר הכנסת לפיד, עוד שנייה אחת, שההתרגשות תחלוף, בהחלט מוצדקת.

אני אומר, אין התרגשות גדולה מזו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אכן ההתרגשות מוצדקת, ואני שמח להיות פה. לא מעט פעמים שואלים אותי אנשים בחוץ, ברחוב: איך הכנסת? איך האנשים בכנסת? ואני אומר שבאופן מופלא כלשהו, הכנסת בנויה כמו עם ישראל: יש 20% של האנשים הכי איומים שפגשתי בימיי, יש 60% של אנשים בסדר גמור, ויש 20% של האנשים הכי מבריקים, הכי ערכיים, הכי חכמים והכי מכֻווני טוב שאי פעם דיברתי איתם או פגשתי אותם. ורון הוא אחד מהם, אתה ב-20%, ועכשיו המשימה היא להפוך להיות אחד מ-10%. ואתה תהיה, מפני שהקשבתי לנאום שלך. בימים אלה, התחלת אותו בשנאה ובזעם בחברה הישראלית, ואז הלכת לדבר על מה שמעניין אותך, ומה שמעניין אותך זה חינוך, ומה שמעניין אותך זה בריאות, ומה שמעניין אותך זה עירך, ומה שמעניין אותך זה קהילה. ובסוף החברה הישראלית הייתה ונשארה קהילה, וקהילה זקוקה תמיד לאותו דבר, לאנשים טובים שאכפת להם, שמעניין אותם ושמוכנים לחשוב גם על העבר וגם על העתיד. אמר אדמונד ברק שמדינה היא הסכם בין הדורות שהיו, הדורות שעדיין נמצאים פה ואלה שעדיין לא נולדו, או במקרה שלך, בין הוריך, בינך לבין ינאי, שראיתי שלא הביאו אותו היום, ואני מוחה בתוקף. הוא נמצא, ינאי?

שהוא בן שישה חודשים, הגיע הנה ביום הראשון, ביום ההשבעה של הכנסת, כשהוא לובש חולצת טריקו שעליה כתוב "אבא שלי חבר כנסת". אז אבא של ינאי אכן חבר כנסת, ואבא של ינאי יהיה חבר כנסת יוצא מן הכלל, ואנחנו שמחים בך וגאים בך ומרוצים שאתה כאן, ועם ישראל הולך להתברך בך דרך הבניין הזה, ומזל טוב וברכות גדולות. תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד, ושוב ברכות וברכת הצלחה גדולה לחבר הכנסת רון כץ. מכאן אנחנו עוברים בשמחה ובכבוד לנאום הבכורה של חברת הכנסת מיכל וולדיגר. בבקשה, תעלה ותבוא. כן, כן, בוודאי, בוודאי, בנוהל הרגיל,

נחכה עוד דקה שישבו בצורה מסודרת.

אני מתנצלת, אנחנו מחכים למשפחה שתיכנס.

נחכה, נחכה עוד רגע, הכול בסדר.

חברי הבית,

שאומר דברים בשבחה של ארץ ישראל השלמה, בזכותנו עליה, שאדבר על הצורך בגאווה יהודית,

ימין, שמאל,

אף שיש לי הרבה מה לומר על כך, לא בכך אעסוק. אני אדבר היום על הדבר הכי כי לא מדובר בישראל. יש מילים שלא מספיק נשמעות כאן באולם הזה. בואו נגיד אותן: סכיזופרניה, דיכאון, חרדה, מניה-דפרסיה, תחלואה כפולה, התמכרויות, פסיכוזה, אשפוז כפוי, הפרעות אישיות. לכל המילים הללו נחשפתי לפני 15 שנה, אבל רגע, אני אתחיל מההתחלה. הגחתי לאוויר העולם 35 דקות לפני אחותי התאומה יעל, שיושבת כאן, ושנה וחצי אחרי שלומית, שגם היא פה, אחותי הבכורה. שלוש בנות להוריי האהובים, האהובים והיקרים כל כך, שגם הם כאן. מה ששלי,

תודה, אבא, תודה, אימא, תודה, האחיות היקרות. זכיתי לילדות נהדרת,

עם משפחה מופלאה, תומכת ואוהבת. רוב ימיי הרגשתי מבורכת.

גדלתי בסוג של חממה: בני עקיבא, אולפנה, שירות לאומי, לימודי משפטים. בדרך הכרתי את האיש שלי, את בעלי האהוב, אורי, שמאז ועד היום הוא העוגן והקרקע היציבה שלי, הוא ומשפחתו, משפחתי האהובה. תודה לך, אורי, תודה לך על הכול. תודה לחמי ולחמותי,

הכול היה מושלם, בדיוק לפי הספר. הכול ברור. הרבה סימני קריאה, הרבה פחות סימני שאלה. זכינו בילדים אהובים, יאיר, שני, יואב, ישי ושירה. אתם כל עולמי. תודה על כל מה שאתם עבורי.

בחלוף כמה שנים, דברים החלו להשתבש. דרך קרוב משפחה שלי נכנסו לחיי המילים "התמכרויות", "סמים" ו"מחלת נפש". "מילים", אמרתי?

זה הרבה מעבר למילים. הגילוי, ההכחשה, האבל והאובדן בלבלו את חיי. כמו רבים, רבים וטובים, מאות ואלפים, חייתי בהסתרה מוחלטת. כלפי חוץ הכול תקין, ובפנים, שבורה לרסיסים. חוסר האונים, מערכת בריאות נפש שלא מתפקדת, אשפוזים, ועדות ועוד ועדות, וכמעט אין מקומות שיקום. פגשתי בחברת סטיגמטית, מלאה בדעות קדומות, דעות שמחלחלות ופוגעות גם במתמודדים עצמם וגם בנו,

מצאתי את עצמי במצבים כל כך מורכבים, בתנודות בלתי אפשריות בין תקווה לייאוש. נפלתי לתהום ענקית מול מערכת אטומה.

תוך כדי נפילה, מעומק התהום, הבנתי שיש תכלית, שדברים לא מתרחשים סתם. הבנתי שיש לי שתי אפשרויות: או להיות אדם שהגורל שולט בו או לקחת אחריות על הגורל שלי. הרב סולובייצ'יק קרא לזה "האדם הייעודי" או "האדם הגורלי". הבנתי שיש לי ייעוד, שיש לי אחריות ושליחות. החלטתי להפסיק להיות קורבן ולהתחיל לפעול. תכף אספר לכם מה קרה, אבל אל תטעו לחשוב שזה הסיפור האישי שלי. אל תטעו לחשוב שהתמודדויות נפש שייכות רק לקצה. על פי מרכז המידע של הכנסת ישנם כ-100,000 מתמודדים עם תחלואה כפולה, אנשים המתמודדים הן עם הפרעה נפשית והן עם התמכרויות, אנשים שעולמם קרס עליהם,

תוסיפו אליהם עוד 150,000 אנשים המתמודדים עם מחלת נפש כרונית, ואליהם תוסיפו את בני המשפחות שלהם, שמתמוטטים יחד איתם, ותקבלו מעל חצי מיליון אזרחים אבודים. ואלו רק המקרים הכרוניים. הסטטיסטיקה מגלה שכל אדם רביעי סובל בחייו מקושי נפשי ונזקק לטיפול מקצועי כזה או אחר. ובימים אלו במיוחד הצורך גובר. חוסר הוודאות הפוליטי, הקורונה, בידודים, אבטלה, אסון מירון, הרוגים ופצועים, יתומים ואלמנות, ההתקפות מעזה, ובמיוחד בדרום, בעוטף ישראל, תושבים שכבר 20 שנה חיים כבתוך מערכה פיזית ונפשית, אין להם יום ואין להם לילה, ההתפרעויות בערים המעורבות, כל אלה גרמו וגורמים לכל כך הרבה אנשים חרדות,

הצורך הוא עצום, אבל יש מעט כל כך מענים. קטסטרופה. בישראל מתרחשת קטסטרופה בתחום של בריאות הנפש, וכולם שותקים. אני ממשיכה לשתף אתכם בסיפור שלי. עבדתי ימים קשים. חשתי על בשרי את הסבל, את המצוקה, את הייאוש שזעק מכל פינה, את חוסר האונים. הייתי חלשה ונבוכה, אבל לצערי, מצאתי כי כדי להיות חלש במדינת ישראל צריך להיות חזק,

עליך להצטייד באורך רוח, והרבה, בסבלנות ובחוסן נפשי, והרבה, עליך להבין מסמכים מורכבים, אתה נזקק למרפקים, אתה נזקק לכוח, והרבה. במדינת ישראל, כדי להיות חלש, עליך להיות חזק. בעבודה יום-יומית,

תיעלתי את השבר לצמיחה. הכרתי אנשים נפלאים, ויחד ניסינו לתקן את העוולות. הקמנו עמותות וארגונים, הצטרפנו לאחרים, כדי להיטיב את מצבם של מתמודדי הנפש בישראל ושל המשפחות שלהם. זו הזדמנות נהדרת להודות לחברה האזרחית, ובתוכה לחברי אמונת"ך, לעמותת "משפחות בריאות הנפש", ל"עוצמה", ל"מכורים לחיים", ללשמ"ה, ל"איכות בשיקום", ל"אנוש", ל"אילני חסד", ל"בת עמי" ועוד ועוד, אבל לא די בזה. החברה האזרחית עושה את כל מה שהיא יכולה, מדינת ישראל לא עושה את מה שהיא חייבת.

יש המון מחלות שהיו יכולות להימנע או לכל הפחות להתפרץ באופן רך הרבה יותר אילו היינו משכילים כולם להיות פתוחים יותר כיחידים וכחברה, להעניק יותר הכלה,

יותר טיפולים ומשאבים. אני אתן דוגמה אחת. ביום חמישי בבוקר, לא מזמן, במרכז משפחות יה"ל, מרכז הנותן שירותים לבני משפחה של מתמודדים עם בריאות הנפש, אני נפגשת עם זאב,

והוא אבוד. הוא יושב כפוף מולי. אשתו סירבה להגיע.

הבן שלהם, תומר בן ה-18, מתמודד עם תחלואה כפולה: סכיזופרניה וסמים, שתי מחלות שמזינות אחת את השנייה, שתי מחלות כרוניות קשות. הוא לא מטופל, תומר. אשתו של זאב מאיימת: זה או הוא, תומר, הבן שלו,

כך היא אומרת לו, לזאב, לבעלה. זאב מבין, אשתו לא מסוגלת יותר.

למה המדינה לא מטפלת בתומר? כי היום אין גורם מטפל אחד שניתן לפנות אליו. בגלל המורכבות של מצבו הבריאותי, משרד הרווחה מגלגל את זה למשרד הבריאות, משרד הבריאות מגלגל את זה למשרד הרווחה, ומי בסוף מטפל? נכון, המשפחה. ואז, אם היא לא מצליחה,

שלא יודעת לטפל. ובבית, מספר זאב, אימת אלוקים:

כאשר יורדים קצת בעומק הקורה מבינים כי כדי להתחיל טיפול חייבים אקט של כפייה, כי תומר חי בהכחשה, זה חלק מהמחלה שלו, הוא לא רוצה טיפול. הוא סבור שהוא איננו חולה.

והדעות הקדומות סוגרות את עיניו.

הוריו לא יכולים לכפות עליו טיפול.

מצטערת, אני אומרת לזאב ומתכווצת. אי-אפשר לכפות.

זה החוק בישראל. ואלטרנטיבה?

אין צוותי משבר שיגיעו למתמודד,

ככל שיש לו בית, לעשות עבורו reaching-out, שיקטינו את הלהבות וילוו את המתמודד עד לטיפול בקהילה, אבל גם אין מספיק מסגרות טיפול ושיקום בקהילה, אין קורת גג דוגמת סלעית, שתעניק למתמודד את הצרכים הכי בסיסיים שלו ותיתן קצת, קצת, אוויר לנשימה למשפחתו.

איזה מין חיים הם אלה? ספק שואל אותי זאב ספק אומר.

סיטואציות דומות כמו של תומר וזאב מסתיימות כאמור בקריאה למשטרה, מחשש לחיי אדם, ואז, מפאת חוסר הידע, האירוע עלול להסתיים

אצל יהודה ביאדגה, שיראל חבורה, מוניר ענבתאוי ועוד מתמודדי נפש שנהרגו על ידי שוטרים. אם רק היו מספיק מסגרות טיפול ושיקום בקהילה ומחוצה לה, מסגרות ייעודיות, אלפי משפחות היו ניצלות. אפשר לעשות את זה. חייבים לעשות את זה. חייבים להציל חצי מיליון אנשים מתמודדי נפש בישראל. המדינה, לצערי, הפקירה אותם. אני כאן היום בכנסת כי באתי לשנות, לשנות באמת, מהיסוד, באופן רוחבי, לשנות סדרי עדיפויות, לקבוע מדיניות, להציב במרכז הבמה דברים חשובים. ואתם כאן, חבריי, אתם ואני נכנסים לתמונה כאן. אין כאן ימין ואין כאן שמאל. אני סומכת עליכם שנצליח להביא לכך שההתייחסות לתחום בריאות הנפש תהיה ראויה, שישכילו כולם להבין שנפש בריאה וחסונה היא הבסיס לכול, ושללא תקציבים ראויים למערכת בריאות הנפש, ללא השקעה נאותה בכל הרצף הטיפולי שיקומי וללא מיגור הסטיגמה לא נצליח.

חברה חזקה נמדדת על פי התייחסותה לחוליה החלשה ביותר שבה. אנחנו, לצערי, נכשלנו. הגיעה העת לשינוי. לעת הזאת הגעתי. שוב, אני סומכת עליכם שנוכל לקדם ביחד את בריאות הנפש, לקדם את החברה בישראל, את הצעירים שלנו,

לא להתבייש לדרוש תיקון עולם,

כן, כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה. תודות אחרונות לך,

המסירות וקריאת הכיוון, לך ולכל חבריי לסיעה. תודה אחרונה, ליושב במרומים. יהי רצון מלפניך, ה' אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתזכני לעשות מעשים טובים לפניך וללכת בדרכי ישרים לפניך. קדשני במצוותיך, כדי שנזכה כולנו, כולנו, לחיים טובים וארוכים, חיים בריאים בגוף ובנפש.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, והרבה הרבה הצלחה בשליחותך כאן בכנסת. לאחר הברכות האישיות, אני מזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג לברך את חברת הכנסת וולדיגר. תודה, אדוני היושב-ראש. מיכל היקרה, את התחלת במה לא תדברי, שזה כנראה הדברים שלפחות מפרידים בינינו, בינך וביני, והינה אני עומדת כאן ומברכת חברת כנסת ששייכת לסיעה שאולי הכי רחוקה ממני בכנסת, וזה בלשון המעטה. אמרתי עכשיו לבצלאל שדבר טוב אחד יצא מהסיעה שלכם, והבטחתי לו שאני אגיד את זה כאן מעל הדוכן, אז הינה אני אומרת. אני הייתי אומר, לפחות דבר טוב ראשון. תני פתח לתקווה. אבל באמת, מיכל, אני חושבת שאת באישיותך, באופן אישי, הצלחת לייצר את הגשר הזה שבאמת הוא לא מובן מאליו פה. אני רוצה לצטט, כשמיכל ביקשה ממני לברך אותה, היא כתבה לי: אני חפצה לכמה דקות להתרומם מעל המחלוקות ולהראות שיש מקום גם לחיבורים כאלה, שאולי מהצד הם נראים הזויים. אני חושבת שאני פגשתי את מיכל, איך חברנו חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון היה אומר? אני מכירה אותה "ממקודם"; מכירים אותה "ממקודם". אני פגשתי את מיכל "ממקודם". פגשתי אותה בתפקיד שהיא האריכה כאן ותיארה אותו בנאום שלה, וזה התפקיד שלה כאימא. זה תפקיד שאני חושבת שלא מספיק נותנים לו חשיבות ומשמעות. זה לא תפקיד שנמצא רק בבית, במשפחה, לילדים, במרחב הפרטי, בתנועה הפמיניסטית אנחנו אומרות שהאישי הוא הפוליטי, ואת הראית כאן, מיכל, איך התפקיד שלך כאימא, התפקיד המשמעותי ביותר בחייך, הוביל אותך גם לשליחות הציבורית ולשליחות הפוליטית, כי מה שגילית אצלך במשפחה ומה שגילית אצל הילד האהוב שלך שילדת וגידלת הוא מה שאת הבאת לכאן לנאום הזה. ומה שאת מביאה לשליחות הציבורית שלך זו הבטחה שאת הולכת איתה ותמשיכי ללכת איתה. אני פגשתי את מיכל כשעמדתי בראש ועדת הסמים. באתי בתור תומכת לגליזציה, מפלגת שמאל. הרבה התנגדו לזה כאן. מיכל הגיעה, ואני מהר מאוד גיליתי את עולם ההתמכרויות ואת העולם של תחלואה כפולה ואת העולם של מתמודדי הנפש,

ואז גיליתי את בני המשפחה שמאחוריהם, וגיליתי את ההתמודדות, וגיליתי את זה שגם אם מחלוקת כלכלית תפריד בינינו, המחויבות של המדינה לחוליה החלשה ביותר בה, או כמו שאת כינית את זה,

כדי להיות חלש צריך להיות חזק. זאת המשוואה שאנחנו רוצים להפוך כאן בבית הזה. אנחנו רוצים להביא את המדינה להיות אחראית לחוליה החלשה, כי חוזקה של חברה, כחוזקה של החוליה החלשה. לשליחות הזאת אני שותפה, ולשליחות הזאת כל חברות וחברי הבית הזה שותפים. אני חושבת שהריגוש שהבאת בנאום שלך לכולנו,

ימין ושמאל ישבו כאן והאזינו לנאום שלך, זה כי אנחנו כולנו רוצים לשאת יחד איתך את המשא הזה שאת מביאה בצניעות, באמונה, בכוח ובעוצמה. אני שמחתי מייד ובלי היסוס לברך אותך, כי אני מכירה את העוצמה שלך ואני מכירה את הכוחות שלך. אני בטוחה שכשתסתיים הקדנציה שלך, ואני לא יודעת אם היא תהיה קצרה או ארוכה, אני רוצה לאחל לכולנו שתהיה ארוכה, החוליה החלשה תהיה קצת יותר חזקה, ואת תתרמי לחיזוק שלה ולעוצמה שלה. תודה לך, תודה על מה שהבאת, תודה על מה שעוד תביאי, והמון המון הצלחה. תודה רבה לך, חברת הכנסת זנדברג.

איחולי הצלחה וברכות גדולות לחברת הכנסת מיכל וולדיגר. תודה שזיכית אותנו ביחד עם חברת הכנסת זנדברג ברגע של אחדות ושל מכנה משותף, כפי שצריך להיות. תודה רבה. עד כאן, חברות וחברי הכנסת, נאומי הבכורה להיום. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון), התשפ"א 2021. יציג את התקנות, בשם שר הבריאות, השר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני אגע בחוק, קודם כול גם אני רוצה להצטרף לברכות לרון כץ ולמיכל וולדיגר. בהצלחה. אני ראיתי רק שרון כץ, מה שנקרא, לפי הסיפור שלו קיבל גם אישה מהמפלגה וגם עבודה. רבותיי, לפני שאני אתייחס לחוק, אני רוצה לגעת בשלוש נקודות בקצרה,

שמעתי קודם את יואב סגלוביץ' מטיח ביושב-ראש הכנסת יריב לוין דברי כיבושין, מתחיל להטיף לו מוסר על כך שהוא דיבר על החלטת בית המשפט, החלטת בג"ץ, בכל הנוגע לסוגיית התקציב. לפעמים אני צובט את עצמי להאמין

אני חושב שמה שעשה בג"ץ, הוא ביזה את הכנסת באופן בוטה, דרס אותה בחוצפה שאין כדוגמתה. מעולם לא היה דבר כזה במדינת ישראל, לדעתי.

היה, אני אסביר על מה.

שנייה, דקה, לא להפריע לנו. רק שנייה, דקה. הרי התפקיד של הכנסת זה לחוקק חוקים. היא לא צריכה לקבל את אישור של בית המשפט. זו הדרך. אני הייתי מציע שבית המשפט, במקום לבזבז לנו את הזמן, שיגיש לנו איזו "ליסטה" של נושאים שמותר לנו לדון בהם. חבל לנו על הזמן. הרי על מה מדובר? אני רוצה רק להראות לך, חבר הכנסת קריב, את הצביעות של אותם שופטים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עכשיו על הסיפור שבעצם אנחנו הארכנו, בעתירה היו בעצם שני נושאים. אחד היה דחיית המועד של אישור התקציב מאוגוסט לדצמבר, זה, 1. השני היה על תוספת של 11,

רק שנייה. הנושא השני היה 11 מיליון. מה עשו השופטים? אמרו: רבותיי, הנושא הראשון הוא לא רלוונטי, הוא כבר תיאורטי, אבל הנושא השני, למרות שהכסף כבר בוזבז, אנחנו רוצים להיכנס לזה. אז לכאורה בואו, תחליטו: אם הנושא תיאורטי אז הוא תיאורטי לשני הכיוונים, ואם הוא לא תיאורטי אז הוא לא תיאורטי לשני הנושאים. עכשיו, רציתי להבין דבר אחר שלא הצלחתי, באמת להתעמק בו: אם אנחנו בכנסת רוצים לשנות חוק-יסוד, איך אנחנו עושים את זה? הרי לכאורה אנחנו לא יכולים לשנות.

בגלל שבית המשפט לא מאפשר לנו.

דקה, חבר הכנסת קריב, תן לי לדבר.

אנחנו צריכים לבקש את האישור של השופטים. חוצפה ועזות מצח.

הרי בסופו של דבר מי שמנהל את המדינה זה בית המשפט העליון. ומדוע אתם מגינים עליהם? אני אסביר לך: חלק מהאורגן שלכם זה אותם אנשים שיושבים שם. חצופים. עזי מצח. החוצפה היא שלכם.

תקשיב, מבזים את הציבור, לא את הכנסת.

מבזים את תשעת מיליון אזרחי מדינת ישראל. אומרים להם: אזרחי מדינת ישראל, מי אתם? הציבור נותן יותר אמון בחברי בית המשפט העליון מאשר בממשלה. תן לי רק שנייה. אנחנו קובעים הכול. נכון, לא נבחרנו. אנחנו נישאר כאן עד גיל 70 ואנחנו נקבע לכם מה מותר,

מה עוד הם מוסיפים?

הם אומרים גם ש-11 מיליון זה לצורך חלוקת כספים קואליציוניים,

מיליארד. וכספי תמיכה. לכאורה, מה זה משנה לכם על מה הצבענו? למה? בגלל שזה של החרדים? הרי אם זה היה על התרבות של הבימה או לבית המשפט העליון עצמו, אני מניח שהם לא היו פוסלים את זה. חס ושלום, זה החבר'ה שלנו. שטות מוחלטת. כמה שנאה,

גם הבימה היה שם, אתה פשוט לא יודע.

צריך הרבה כסף.

כספים קואליציוניים,

חס ושלום.

את חוק-היסוד למפית מקומטת, למסחרה פוליטית.

קשור? מדינת ישראל רוצה להגיש,

11 מיליארד. בין היתר. אה, בין היתר. בין היתר.

שהם כותבים. אני מקריא לך: "בין היתר לצורך חלוקת כספים" אני מקריא לך את ההחלטה. קראת את פסק הדין? בוודאי.

אז לכן אני אומר: זו חוצפה ועזות מצח,

אין שום מילה שאי-אפשר לשנות אותה, ולכן זה לא חשוב מה החוק, השאלה היא מה אנחנו רוצים לעשות. דרך אגב, איפה כתוב שמדינת ישראל לא יכולה לעשות תקציב דו-שנתי?

תתקנו את חוק-היסוד כמו שצריך, לא בהוראות שעה. הרי על זה הייתה עתירה, על זה הם צריכים לפסוק.

אנחנו צריכים לשאול אותם? בשביל זה יש כנסת. לא, אתה טועה.

ולכן אני חושב, חבר הכנסת קריב, יש לך הזדמנות לעלות ולשאת את הדברים שלך.

עכשיו, בית המשפט העליון מרגיש, לא מרגיש, פועל כאילו הוא החוק. מזכיר לי את הנרי ה-14: המדינה זה אני. חבר'ה, אתם שופטים והתמניתם על ידי ועדה של תשעה אנשים, תשעה אנשים, דרך אגב, בהחלטות סודיות, במחשכים. אף אחד אפילו לא יודע מי הצביע איתך, מי הצביע לו, מי התנגד ועל מה. אתם באים עכשיו ומשתלטים בכלל, על כל המערכת הפוליטית. ואני ציפיתי שאתם גם תבואו לכאן ותגנו את העניין, הרי זו לא שאלה של שמאל וימין.

כפי שאמרתי, זה חלק מהאורגן שלכם.

כשאנחנו, הימין, רוצים לפעול במדינת ישראל, אז תמיד בית המשפט העליון בא ומפריע גם לממשלה לתפקד.

ולכן זה חלק מהארסנל, האמצעים, של השמאל כדי להתערב ולהפיל את הממשלה של הימין. חוצפה ועזות מצח. ראינו איך בית המשפט הפיל, כשהוא אפשר לראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום להמשיך בתפקידו. זה מה שאתה לא מבין.

קריב, אני רוצה להסביר לך משהו: אני איש חוק, שומר על החוק ככתבו וכלשונו. אני רוצה לומר לך שבבית המשפט העליון לא יושבים אנשים שהם פאר היצירה, רק שנייה. אנשים שממציאים לנו איזה נוסחאות אטומיות. אנחנו חיים, אנחנו אנשים עם היגיון, וגם מבינים את אותן סוגיות חברתיות, הכול בסדר. אנחנו, גם לנו יש שיקול דעת בעניין. כל אזרח במדינת ישראל, רק שנייה. תן לי, אל תפריע לי. זו לא נוסחה אטומית שאף אחד לא מבין אותה אולי, אולי איזה קומץ קטן. אנחנו מדברים, כל דבר שבא במסגרת גבולות ההיגיון והסברה. אנחנו רואים מה הם עושים, אנחנו לא טיפשים. זה לא איזו תורה למשה מסיני, זה לא עשרת הדיברות שירדו מהשמיים. אז אנחנו רואים איך הם מתנהלים. אני מתחלחל. איך יכול להיות שבמדינה דמוקרטית ככה זה מתנהל? ומה אני שומע? את סגלוביץ' בא ואומר: חבר'ה, אפשר להתווכח, זה לא שם. רבותיי, זו חתירה נגד הדמוקרטיה,

למה לא העברתם חוק-יסוד: חקיקה? חתירה והרס הדמוקרטיה בארץ ישראל. אלה אנשים שמסכנים את הדמוקרטיה במדינת ישראל.

אתם מסכנים בשחיתות שלכם, באי-הקפדה על הכללים.

קריב, תן לי. עכשיו, כפי שאמרתי לך, אני איש חוק, מדקדק בחוק. דרך אגב, הוא כתוב בעברית ורובו מובן.

פתח את ספר החוקים במדינת ישראל, תקרא אם כתוב שאסור. איפה כתוב שהכנסת לא יכולה להצביע בהוראת שעה על החוק הזה? בוא תסביר לי איפה זה כתוב.

כשיש פסיקה מפורשת שנוגעת בנושא הזה,

לא הבנת. גם לא כתוב.

לא כתוב שחוק-יסוד זה חלק מהחוקה. במדינת ישראל אין חוקה. אבל מה, אמרתי לך, אהרן ברק החליט שיש חוקה, אהרן

ואחריו,

מנחם בגין היה רואה אותך ומתבייש.

אני עוד מעט אדבר איתך על מנחם בגין.

ובעצם, מה שקורה בפועל, שהם ממציאים חוקה לעצמם, ממציאים כללים לעצמם. דרך אגב, איפה שזה מתאים להם, מפעילים, איפה שלא, לא. היום שמחתי לשמוע, קפצה לי ידיעה קודם שהיועץ המשפטי מאפשר לראש הממשלה למנות את ראש המוסד החדש. אני שמח מאוד. ככה זה עובד. אמרתי לך, כשרוצים, בסדר. יושב-ראש רשות החברות לא מאפשר לי כבר כמה חודשים טובים, ולא משנה שיש פה 70 חברות בעשרות מיליארדי שקלים.

אם אפשר להפריע לדוד אמסלם, למה לא? למה לא? דרך אגב, זה תהליך שהתחלתי עוד לפני הבחירות. לא ידענו שיהיו בחירות. תפנה לבג"ץ. אבל מה זה חשוב? אתה באמת מאמין לזה, מר קריב? אתה מאמין להם? אתה באמת מאמין?

אני אסביר לך, בגלל שזה חלק מהמערכת שלכם,

כיוון שאתה רואה כאן רק את הדוגמאות ההפוכות. אבל אתם רוצים בית משפט שיהיה כנוע לכם,

אנחנו רוצים הגינות. אתם רוצים יועץ משפטי לממשלה שכפוף אליכם,

מר קריב, אני אספר לך מה הבעיה. שנייה, אדוני השר. חבר הכנסת גלעד קריב, נתתי לך מעל ומעבר, אז אנא ממך, תן לשר להשלים את דבריו. אני רוצה לומר לך משהו, חבר הכנסת קריב. אני לא הערתי לך שום הערה. בבקשה, תן לו להשלים את הדברים. חבל. חבר הכנסת קריב, אני טוען: חוקים אמורים לחוקק בכנסת ישראל. רק שנייה. דרך אגב, הם בהירים מאוד, הם כתובים, יש ועדות בכנסת, דנים עליהם, ובית המשפט העליון לא צריך לחוקק שום חוק. הוא צריך לפרש, לקרוא את החוק בעברית ולהחליט על פי החוק. ממציאים דברים מבוקר עד ערב כשזה לא מתאים להם. בגלל שהם בעצם קובעים, מנהלים את המדינה הלכה למעשה, ואתה יודע את זה, אבל זה פשוט מתאים לכם. אמרתי, זה חלק מהאורגן שלכם. הנושא השני שאני רוצה להתייחס אליו, לפני שאני מגיע להצעת החוק, אדוני היושב-ראש, אני ראיתי או שמעתי שהוגש כתב אישום נגד האנשים שבעצם ביצעו את הלינץ'

אני בכלל חושב שזה מעשה זוועה. כשראיתי אותו בטלוויזיה הזדעזעתי, הזדעזעתי בכלל איך יהודים יכולים לעשות דבר כזה, לעצור בן אדם שנקלע במקרה לאיזשהו מקום ולתת לו מכות, לנסות כמעט להרוג אותו. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. אני פשוט התחלחלתי. אותו דבר קרה גם ביפו ובעכו, שערבים עשו את זה ליהודים, ואני חושב שבעצם הם צריכים להיענש באופן חמור מאוד. אלימות זו אלימות, זה לא משנה כרגע מול מי ולמה. אבל אני קראתי שהפרקליטות, ביפו לא האשימו אותם במניעים גזעניים, בגלל שלא היו ראיות,

בבת ים הואשמו בנושא גזעני. אז אני מבין שביפו הם חשבו שהאנשים שם עברו והם הרביצו סתם ככה, אוהדי כדורגל. זה מראה לך, מר קריב, איך גם הפרקליטות עובדת, לא רק בית המשפט, כל המערכת הזאת. כל המערכת הזאת. אני גם שומע בטלוויזיה, מראיינים איזה מישהו מלוד, אדוני היושב-ראש, ושואלים אותו: תגיד, מה אתה אומר על השכן שלך,

הוא אומר: תקשיבו, אין לנו בעיה עם תושבי לוד, אבל אלה, מתנחלים. אני עד היום חשבתי שאתם קוראים מתנחלים למי שגר ביהודה ושומרון, לא ידעתי שיש מתנחלים גם בלוד.

אני הגעתי למסקנה, למה הוא מתכוון ב"מתנחלים"? אלה יהודים דתיים עם כיפה שבאים לגור בלוד. זאת הבעיה שלו. אם זה היה חילוני מנותק מהמסורת, אין לו בעיה, יש לו בעיה עם היהודי שהוא קורא לו "המתנחל". הוא לא מבין בכלל מה הקשר של מתנחל בלוד או בקריית מלאכי.

אבל אני חושב שהם מתכוונים לאלו שבאו מחוץ לעיר. לא, לא, הוא דיבר על האנשים שבאו וגרו שם, גם ביפו. הרי ממה ביפו הם התעצבנו? מהחבר'ה שבאו ללמוד שם, פתחו שם ישיבה. אנחנו צריכים לבקש אישור מהחבר'ה הערבים לפתוח ישיבה. ומה אומר השמאל? חבר'ה, לא להרגיז אותם. למה חייבים?

למה חייבים להרגיז את הערבים? דווקא שם? רבותיי, אני אסביר לכם איך זה עובד במדינת ישראל, ותבדקו אותי: בנצרת עלית יש 20% ערבים, אם לא יותר, בירושלים יש שכונות יהודיות, נווה יעקב, פסגת זאב, עם אחוזים גדולים של ערבים. אף אחד לא נכנס לבית חנינא. מי שייכנס לבית חנינא זה בעצם פרובוקציה, צריך לשמור שם, להביא מג"ב לשמור אותו.

ככה זה עובד. בעיר דוד זה מתנחלים, בעיר העתיקה? חס ושלום. אמרתי גם, כשאני הייתי בוועדת הפנים, המינהל הוציא מכרז

רק בני המקום,

אמרתי: יש מכרז כזה במדינת ישראל?

בירוחם?

לכן זה עובד ככה: מה ששל הערבים, של הערבים, ליהודים אסור, ומה ששל היהודים, כמובן השמאל: מה, אתם גזענים? גם זה של הערבים.

ככה זה עובד. תבדוק אותי בכל נושא. בכל נושא, דרך אגב. כל נושא.

אז אתם צריכים לבקש שוויון. אנחנו צריכים עכשיו,

לבקש מכם אישור לפתוח ישיבה בלוד, ברמלה. אם לא, אנחנו מתגרים בכם. מתגרים. אנחנו מתנחלים. הנושא השלישי שרציתי לדבר עליו, אני שומע את אביגדור ליברמן ועוד כל מיני חברי כנסת מהשמאל, דרך אגב, רוב הפרשנים,

תזכיר לנו, השר, מה הנושא שהוא מציג בשם הממשלה? מר קריב, אתה מפריע לי.

כשאתה תהיה מה שנקרא "החניך התורן" של הכנסת, אז בוא תעיר לנו. אחראי לנימוסים. רק תזכיר, שאני אדע למה להתכונן. מה הנושא, שוב?

אתה במשך הזמן, קורונה? פקודת, אתה חדש פה. במשך הזמן תלמד איך זה עובד. אני רוצה ללמוד ממך.

אני רוצה לומר כזה דבר: אני שומע את ליברמן בטלוויזיה ועוד כל מיני ח"כים מהשמאל שאני לא זוכר את שמותיהם, וכמעט כל הפרשנים, מאשימים את ראש הממשלה בפתיחת מבצע שומר החומות מול החמאס ממניעים פוליטיים. הזדעזעתי לשמוע את זה. אני מבין שראש הממשלה, עוד מעט הם יגידו, אנחנו הזדעזענו לשמוע שהוא פתח במלחמה. אני אסביר. לכאורה, בוודאי, כפי שאמרתי,

לא מעניין אתכם כל כך מה קורה עם היהודים פה, זה לא הרעיון. אתם דואגים לערבים,

מה זה משנה שהם יורים טילים על שדרות, על נתיבות? מה זה מעניין אתכם? כמה יהודים נהרגו, שנייה, דקה. אני מניח שאם על וושינגטון היו יורים טילים ככה, הם היו יושבים בשקט.

חבר'ה, אנחנו נשלח להם תרופות. כמה

הרי אתם רואים מציאות מעוותת כל כך, אתם מייצרים מציאות מעוותת כל כך, שאני לא מאמין שאתם מאמינים לה. לא הגיוני. הרי עוד מעט אתם תגידו שראש הממשלה שלח להם את הטילים, התקשר לדף, אמר לו: עכשיו תירה.

בגלל שבנט עוד מעט יושב עם

התבלבלת, הוא לא נתן את הטילים את הכסף לטילים.

תראו איזה הזויים אתם. תראו, אתם השתגעתם. תראו מה קרה לכם. הוא רק נתן את הכסף לטילים, לא את הטילים עצמם. אני אגיד לך,

אתה אמרת שמנחם בגין היה מתהפך בקברו. בוא אני אספר לך. בשנת 1982, לא, לא, אני לא אמרתי. נער הייתי וגם זקנתי. בשנת 1982, כשמנחם בגין הורה על הפצצת הכור בעיראק, מה שקרה, השמאל,

השמאל האשים אותו שהוא עושה את זה לצורכי בחירות. דרך אגב, תקרא, בגלל שככה אתם בנויים. אמרתי, אתם מביאים באמת את הקיצונית לרמה של טירוף. אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל שישלח חיילים וישלח טייסים להפציץ סתם, בשביל בחירות? נראה לכם הגיוני? רק במוח המעוות שלכם זה קיים.

השנאה שלכם היא כל כך עצומה,

שאתם לא בוחלים בשום תיאור, גם מטורף ביותר,

שמא רק, אולי יעניק לכם עוד כמה אחדים. הרי אף אחד לא חושב, לא מאמין לכם. תתביישו לכם שככה אתם מדברים. ומה האסון הגדול? שגם בחוץ לארץ האנטישמים מצטטים אתכם. הם אומרים ליברמן, הם אומרים לפיד, הם אומרים שראש הממשלה פתח את המלחמה בגלל הסיפור של בנט עם לפיד, הממשלה. תבינו לאן אתם מובילים את זה. אתם מתפלאים אחרי זה שיש אנטישמיות גוברת בעולם? הרי אתם חלק מהדלק שלה. הם מתדלקים אותה. אתם מתדלקים אותה, אתם ממציאים אותה פה, לא שלשם אתם מכוונים, אבל זאת התוצאה הלכה למעשה. לכן אני אומר לפעמים: לאיזה שפל אתם יכולים להגיע?

כמה נמוך אפשר לרדת? מעולם לא היה ראש ממשלה בימין שבשעת משבר ביטחוני לא גיבה את הממשלה. אין דבר כזה. זה, דרך אגב, חלק מהדנ"א של אנשי הימין: כשאנחנו נמצאים במצוקה,

אני לא זוכר שכשאהוד אולמרט פתח במלחמת שלום הגליל השנייה, לא משנה, מלחמת לבנון השנייה, מישהו מהימין בא ותקף אותו. תקפו. כנראה אתה לא זוכר טוב. כנראה יש לך בעיות זיכרון. בוודאי לא על זה שהוא פתח במלחמה.

לא רק תקפו. למה הוא הפסיק את המלחמה? משהו אחר. אה, משהו אחר. למה הפסקת את ההרג? למה אתה לא רוצה שייהרגו עוד חיילים? רק למות אתה רוצה, שאנשים ימותו. זה מה שמעניין אותך. זה לגיטימי שיש ויכוח מתי לעצור, תגיד שזה מה שאתה רוצה. בגלל שכולנו, גם עכשיו, בגלל שכולנו לא יכולים לקבל את זה שאזרחי מדינת ישראל לא יכולים לחיות בשקט.

זה חלק מהכבוד הלאומי.

אבל אתם, כשאני שומע את דנה וייס שואלת את שר הביטחון: האם לדעתך המבצע נוהל בלי מניעים פוליטיים?

כתבת שואלת ראש ממשלה. תראה מה עובר לה בראש, אני מתחלחל. אני לא מאמין שאני שומע דברים כאלה.

לא ממניעים פוליטיים. לא, הייתם צריכים פשוט לתת להם, לא ממניעים פוליטיים, מחוסר הבנה של ראש הממשלה.

מהיגררות אחרי הימין הקיצוני. טוב, אנחנו נכנסים לישורת האחרונה.

דרך אגב, עם כל מה שאני אומר, בנט וגדעון סער עוד יושבים איתכם, מפלרטטים איתכם. יש להם אחדות, שנאת חינם, דודי. אתם מבינים? אתם מבינים עם מי יש לכם עסק, גדעון סער ובנט?

אלה האנשים שאתם רוצים לשבת איתם בממשלה. עכשיו לגבי החוק הזה. אנחנו מדברים על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. בדיוק. בגדול, אנחנו מדברים על תיקון המאריך עד ליום 30 במאי את תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. התקנות מבקשות להאריך את המועד של יציאת ישראלים ממדינת ישראל למדינות שבתוספת,

דרום אפריקה,

מקסיקו וטורקיה, למעט כמובן דברים ונושאים, מקרים חריגים. אנחנו מבקשים את האישור של הכנסת בגלל שזה לא בא, זה מעבר, כי אין ועדה. אין ועדה, אז לכן הכנסת צריכה לאשר את זה.

תודה, אדוני השר. אנחנו מתחילים עם רשימת הדוברים: חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל, אבוטבול, סליחה. אתה מציג עוד חוק, השר? אתה תציג עוד חוק, יואב? לא, סיימנו, זהו. יש שני חוקים.

אני אמשיך, יש לך המשך, השר דודי אמסלם? אני פה לכל עניין.

השר דודי אמסלם ימשיך להציג, מה שנקרא. כן, מונה. מונה, אדוני היושב-ראש. מונה. שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, יש רגעים שצריך גם להגיד מילה טובה והערכה למי שבמעשה שלהם פועלים לקדם נושא כאוב שרבים וטובים מאיתנו רוצים כבר לראות בפתרונו ובסיומו, השבת הבנים השבויים הביתה. הדברים אמורים כלפי החלטת ועד עובדי חברת החשמל, שהודיעו: לא נתקן את קווי החשמל בעזה עד שישיבו את השבויים. ההודעה באה,

כאות הזדהות ותמיכה במאבק הצודק להשבת הדר גולדין, אורון שאול ואברה מנגיסטו, השבויים בידי החמאס ברצועת עזה. יושב-ראש הוועד, מר מיקו צרפתי, הודיע שאם הם יתבקשו על ידי הנהלת חברת החשמל, כשיתאפשר, לתקן את הקווים, אנו נבקש מהעובדים לסרב לתקן עד השבת הבנים הביתה. הוא גם ציין שהוא מקיים קשר עם המשפחות, ובעיקר עם משפחת גולדין. צר לי שחברת החשמל לא מגבה באופן ברור מספיק את הצעד הזה, המתבקש מאליו, כי אם בחמאס עשו ועושים יום-יום חושך למשפחות היקרות, חושך מתמיד וכאב יום-יומי לכל אחד מבני המשפחות, שלא יצפו שאנו הישראלים נביא אור לבתים שלהם ברצועה. לא ייתכן שבקשה הומנית מלאה רגש וכאב עצום להשיב את הבנים הביתה, לאחר שנים של סבל, לא תיענה על ידי אויבינו בחמאס. ואיתנו תמיד מה ידברו ויטיפו לנו כל היום על רגש, רחמים כלפי העזתים היושבים בחושך. זהו מוסר כפול: מצד אחד לענות את המשפחות האומללות, המצפות שנים ליקיריהן, ומצד שני לפנות ברגש אלינו הישראלים ולמדינת ישראל לחבר להם בעזה חשמל, להשיג להם תרופות ועוד כהנה וכהנה. אני דווקא מכאן קורא לכל חברי הכנסת מהסיעות הערביות, מרע"מ, מבל"ד, מהמשותפת, וגם מחברי מרצ: נצלו את כל יכולתכם ואת כל כוחכם וקשריכם להפריד בין הדברים ולהחזיר מיידית ללא כל תנאי מוקדם את הבנים שלנו הביתה. אתם תמיד, בנאומים שלכם חוצבי להבות האש, מדגישים את הסבל של הציבור הערבי. אולי פעם תתרגשו ותפעלו למען השבויים? אולי תתעלו קצת מעל השיקולים הפוליטיים ותטפלו גם בזה? יש גבול לאטימות ולשנאה. יש צפייה לראות פעם שהשמאל מפעיל את מיטב קשריו למען השבויים בידי החמאס. דמעות יש גם לאימהות היהודיות היושבות בציון והמצפות לבנים שלהן שישובו הביתה.

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת עופר כסיף, לא נמצא, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז החלו הפוגרומים ומעשי הלינץ' של מחבלים ערבים כנגד יהודים בשבועות האחרונים רבים שואלים ותמהים: איפה משטרת ישראל? מדוע היא מתנהלת כמו כוח יוניפי"ל של האו"ם? מנין הגיעה המדיניות הרופסת וההתנהלות מן האו"ם הזאת, שמה שמנחה אותה הוא רק איך לא להסלים את המצב, גם במחיר הפקרת חיי יהודים, שרפת בתי כנסת ומשפחות מפוחדות נצורות בבתיהן? אדוני היושב-ראש, אנסה לשפוך אור על תמיהות אלו. "יוזמות אברהם" כהגדרתו הוא ארגון יהודי-ערבי לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל אשר דוגל גם בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אחד ממיזמי הארגון הוא "קהילות בטוחות", והוא נועד לקידום שירותי אכיפה ושיטור הוגנים ומועילים עבור האזרחים הערבים באמצעות שינוי יסודי באופן השיטור כלפיהם. הרבה מן הפעולות והשינויים שנעשו במשטרה לאחר דוח ועדת אור נעשו בעידוד וסיוע של הארגון, לאחר שהארגון הציג עצמו בפני אנשי משטרת ישראל כארגון א-פוליטי שממומן על ידי יהודים מארצות הברית המזוהים עם הזרם המרכזי שם. מה שלא ידעו אז במטה הארצי זה שמדובר בארגון שמאל קיצוני שממומן על ידי הקרן לישראל חדשה ושגרירויות של מדינות זרות. במקביל, כפי שפורסם לפני כמה שנים על ידי העיתונאי קלמן ליבסקינד, הארגון מימן נסיעות לחוץ לארץ לקצינים רבים במשטרה, תוך כדי שהארגון מעורב בקביעת חומרי הלימוד וההדרכה בחלק מהקורסים הבכירים ביותר של משטרת ישראל, ואנשי הארגון מעבירים בהם הרצאות. מי שהיה חתום,

על חוברת המסכמת את ההדרכה בקורס לתת-ניצבים היה חבר הנהלה של עמותת זוכרות, שתומכת בזכות השיבה. התכנים שבהם אנשי הארגון ביקשו להנדס את תודעת הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל היו מאוד ברורים במגמתם. בהתנגשויות שבין המשטרה לפורעים ערבים, המשטרה היא שאמורה לתקן את דרכיה ולהכיל את הפרעות, הפוגרומים ומעשי הלינץ'. מההתרחשויות בשבועות האחרונים נראה שהתכנים הופנמו היטב. מבחינת המנכ"לים המשותפים של הארגון, מי אשם בפרעות תשפ"א? היהודים. האחד, ד"ר אבו ראס, כתב בגלובס כי, אני מצטט: אירועים חמורים אלה הם תוצאה של הסלמה מכוונת שמניעיה פוליטיים. כולנו קורבנות של מבצע הצלת נתניהו.

אמנון בארי סולציאנו, שבעבר הביע תמיכה באירועי הנכבה, האשים בחשבון הטוויטר שלו במהומות בערים המעורבות את אנשי הימין ואת ראש העיר שנפגש איתם. אדוני היושב-ראש, כאשר משטרת ישראל פועלת לאורך שנים ארוכות בצורה הדוקה עם ארגון שמאל קיצוני שעמדותיו מקדמות בפועל את מימוש התפיסה של מדינת כל אזרחיה, אין להתפלא על המעילה החמורה בתפקידה, כאשר כל מטרותיה של המשטרה בפרעות תשפ"א הן הרגעת השטח וזהירות מהתססה, במקום למלא את תפקידה במיגור הטרור ובהגנה על אזרחי ישראל היהודים מאויביהם הקמים עליהם לכלותם ולנשלם מארצם. תודה רבה.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, עיסאווי,

אתה רוצה לבוא?) אני כאן.

אוקיי, אז אם אתה רוצה, אפשר. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, כבוד השר התורן דוד אמסלם,

יש לי שני דברים שראש הממשלה עשה ואני חייב לציין אותם לחיוב: החיסונים נגד קורונה, שעכשיו ב-1 ביוני אנחנו נהיה במקום אחר, על זה מגיע לו שאפו, הדבר השני, שכולם אומרים שפתאום ידידי יושב-ראש הכנסת הנכבד, אבו מוחמד סייד עבאס מנסור, קיבל הכשר לחברה הערבית מראש הממשלה. אז גם על זה שאפו. אני חייב לציין את זה.

מה שרציתי לציין היום זה מה שהיה בוועדה המסדרת.

הייתי היום חבר בוועדה והשתתפתי בדיונים. ראיתי את החברים מהצד השני, מיקי זוהר, מרגי, יעקב אשר, כל החברים נמצאים בסיטואציה של קריזה.

לא התנהגת יותר טוב.

מאי, כשראיתי אתכם, הייתם במצב של קריזה, בוא, תסתכל על עצמך במראה.

שאני לא דמיינתי לעצמי שאראה אתכם באטרף כזה. פול גז בניוטרל. בינתיים ראיתי אותך, יאללה, אני ישבתי שש שנים באופוזיציה, וחשתי כאוב ואוכל את עצמי שדוד אמסלם השר עומד כאן ואוכל אותנו ואללה, תתרגל. אבל לא הגענו לרמה שראיתי היום בוועדה המסדרת. איבדתם את הראש. תתרגלו, יש סיכוי שתהיו ארבע שנים במצב הזה. לא יקרה, אל תדאג. אנחנו נעשה את הכול כדי שזה יהיה. בעזרת השם, לא יקרה.

על אפך ועל חמתך לא יקרה.

את השם שימי בצד. גם אנחנו, וגם בעזרתו.

מכולם, מכולם. תחזור, תחזור לכאבים, חברים, חברים, יש בית מחוקקים, יש דמוקרטיה, תקבלו את הדמוקרטיה. כמו שהייתם אומרים לנו, אנחנו אומרים לכם, הדמוקרטיה, כנראה, יש סיכוי שתכריע שתשבו, אתם שיחקתם משחק דמוקרטי היום? אתם שיחקתם משחק דמוקרטי? עיסאווי, תהיה אמיתי. אז תעשו את זה בצורה מתורבתת, דמוקרטית וראויה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתם שיחקתם משחק דמוקרטי היום? איזו דמוקרטיה הייתה היום בוועדה המסדרת?

איבדתם את זה. לא ידעתם מה לעשות עם עצמכם. לא ידעתם איך להשתגע. עיסאווי, יש דמוקרציה, לא דמוקרטיה. תודה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אוקיי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חברת הכנסת קרן ברק נמצאת?

נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' גם לא, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק

אלחרומי, אינו נוכח, אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, ינון אזולאי,

אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, בית הכנסת האקווריום, בית הכנסת ישועת השם, בית הכנסת דוסא, בית הכנסת שערי עלייה, בית הכנסת אביר יעקב, בית הכנסת בית אליהו, בית הכנסת שערי שמיים, בית הכנסת מכינת מעוז. למי שתהה מה המשותף לכל אותם בתי הכנסת, זה עובדה אחת עצובה ובלתי נתפסת: כולם נשרפו בשבוע החולף על ידי פורעים, באכזריות אין קץ.

במדינת ישראל, נשרפים בתי כנסת כאילו היינו בליל הבדולח באירופה או בימי הפרהוד בעיראק, שמהם אימי ברחה כשהגיעה לארץ ישראל. אני לא רוצה לדבר על בני הבלייעל שביצעו את המעשים האלה, אני מאוד מקווה שהם יירקבו בכלא לשנים ארוכות ולא יראו אור יום. אני כן רוצה לדבר על המנהיגות הערבית בימים אלו, במיוחד על אלו שמתיימרים לייצג אותם כאן בכנסת ישראל, בדמות סיעת הרשימה המשותפת, אלו שהתקשורת הישראלית ומחנה השמאל הקיצוני אוהבים להלל ולכנות "הקול השפוי". הם מוזמנים לאולפנים, מדברים במתק שפתיים על דו-קיום ואחווה גדולה בין העמים, אבל מתחת, מתחת לפני השטח, מצטיירת תמונה מעוותת, גסה, מכוערת ואחרת לגמרי. אמרתי "מתחת לפני השטח", אז ליתר דיוק, שיטוט קצר בד"ר גוגל מגלה ציטוטים שלהם שכל בית משפט, אבל כל בית משפט, במדינה מתוקנת, שפויה ודמוקרטית היה כבר מזמן פוסל אותם מלהתמודד לכל פרלמנט. אדוני היושב-ראש, אני מרגישה סוג של הרגשה מיוחדת כשאני נואמת את הנאום הזה דווקא לידך, ואני רוצה להסיר בהזדמנות הזאת את המסכות מעל תומכי הטרור שנמצאים פה בינינו. אז תקשיבו: ההתנגדות לכיבוש אפשרית ומותרת, והיא אחת הזכויות של עמים הנתונים תחת כיבוש, כפי שחיזבאללה פעל וניצח. המתיישבים היהודים בחברון הם גידול סרטני. עיסאווי פריג'.

אין דבר יותר נעלה מהשהיד, אתה מסכים עם זה,

משת"פ של טרור, אתה מסכים עם זה. אנחנו בעלי הארץ הזאת. השהיד הוא פורץ דרך, מסרטט בדמו את הדרך לחירות ושחרור.

על המחבל ברגותי, ששפוט למאסרי עולם בכלא הישראלי בגין רצח של יהודים,

הם אמרו: יצאנו משיחה עם מנהיג הדומה לנו בדעותיו הפוליטיות.

לא תמצאו ראיונות שלהם וציטוטים על האזרחים הערבים, זוכרים?

ערביי ישראל, אלה שאתם דווקא אמורים כן לייצג, רק כתב אישום חמור נגד מדינת ישראל. נשק בלתי חוקי? זה בכלל אשמת המשטרה, מה לנו ולזה? הרי אתם מייצגים את תושבי רצועת עזה, לא את תושבי ישראל הערבים. אם יש משהו חשוב שחשפו הפוגרומים של השבוע האחרון זה את החידלון של אותם אלה שמתיימרים לייצג את המנהיגות הערבית, את הרפיסות, את הצביעות, את תמיכתם הבלתי-מסויגת בטרור. רק אחרי כמה ימים, מעטים מהם נזכרו למלמל איזה משהו שקרי על אודות דו-קיום. אז מעל בימת הכנסת הנכבדה הזאת, המאוד-נכבדה הזאת,

יש לי מסר לאותם עבדים נרצעים של החמאס: אתם רואים את ספר החומש הזה, הקדוש הזה,

שנשרף בלוד בבית כנסת? מאי, אסור לעשות את זה. זאת תהיה עדות למי אנחנו ומי אתם. זה יישאר לעד עדות נצחית למאורעות תשפ"א.

חברת הכנסת מאי גולן, אסור לעשות את זה. הריח השרוף שלו יזכיר לנו כל הזמן כמה זכות אבותינו חזקה על הארץ הזאת. נא לסיים, חברת הכנסת מאי גולן. ככל שתנסו לפגוע בנו יותר, רק נצמח ונתחזק. תראו את הספר הקדוש הזה. אם לכם היו שורפים קוראן, הייתם שורפים את הארץ. תודה, תודה, חברת הכנסת מאי גולן.

שרפו לנו בתי כנסת, שרפו ספרי תורה. אין לך בושה. תשפיל את הפנים שלך כשאני מראה ספר תורה קדוש. חברת הכנסת מאי גולן, תודה לך. כן, אדוני היושב-ראש, עוד משפט.

עוד משפט, תרשה לי. כאן זו מדינת ישראל, המדינה הזאת צריכה לכבד את כל אזרחיה, רק שבפועל זה לא קורה. אנחנו נישאר כאן עם ספרי התורה הקדושים שלנו,

תודה לך, חברת הכנסת מאי גולן. עם בתי הכנסת שנשקם במהרה, ונבנה עוד רבים.

סיימת? עשר דקות, עשר דקות.

אתה מוזמן להצטרף לחבר שלך עזמי בשארה,

שם תרגיש בבית. תודה, תודה, חברת הכנסת מאי גולן.

כאן זו ארץ ישראל, מדינת היהודים. עזמי בשארה מחכה לך בקטאר.

תמשיכי עם השנאה.

תמשיכי עם השנאה.

חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. זה ספר תורה ששרפתם. תמשיכי עם השנאה. תמשיכי עם השנאה. ששרפתם. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת.

תמשיכי עם השנאה. חברת הכנסת מאי גולן, די.

בתי הכנסת ייבנו במהרה, עוד 100 ייבנו,

תודה לך. תודה לך. בכנסת ישראל. בעזה כבר היו תולים אתכם. תמשיכי עם השנאה. תמשיכי עם השנאה. תודה

אם זה היה קורה במסגד, מה היה קורה?

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף טייב, בבקשה. אדוני

כדי לדאוג באמת לאזרחי ישראל, אני באמת מצפה שבפעם הבאה כך תנהגו.

תודה, חבר הכנסת יוסף טייב. חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבל שחברת הכנסת מאי גולן יצאה מהאולם. אני מזדעזע ומזועזע כשאני רואה תורה שרופה מבית הכנסת. אני חושב שכל מי שעשה מעשה כזה צריך להיכנס לכלא, חד-משמעית. אבל בין זה לבין סילוף דברים, לא באשר לשרפת בית הכנסת, באשר למצב בחברה הערבית, בין היתר, באשר למצב של הסתה שמתרחשת במשך שנים, זה כבר תפקידה של המשטרה. כשאנחנו ראינו את המעשים האלה בימים הלא-פשוטים האלה, חלקנו, הייתי אומר, רובנו, נסעו לבקר את האנשים שם. אנחנו בשבוע שעבר באנו ללוד, לשכונת גני אביב בלוד. התאספו למעלה מ-200 אנשים שרובם הגדול הם יוצאי ברית המועצות לשעבר, אלה האנשים שהצביעו לנו, למפלגת ישראל ביתנו. אני חייב להגיד לכם ולשתף אתכם שבמשך 24 שנים מאז שעליתי לארץ לא ראיתי זעם כזה של אנשים,

זעם נגד המשטרה, נגד הממשלה, נגד השלטון. האנשים היו מוכנים, ואני חושב שעד היום הם מוכנים, לקחת נשק לידיים ולהגן על הרכוש שלהם. אני ניסיתי להרגיע את האנשים, גם אביגדור ליברמן ניסה להרגיע, משום שבמדינת ישראל עדיין יש חוק. המשטרה פועלת לפי החוק, שירות הביטחון הכללי פועל לפי החוק, ואוי לנו אם אנחנו נעודד הגנה על הבית בלי שאנחנו נדרוש את הדבר הזה מהמשטרה ומהשלטון. למה אני בא בטענה לשלטון? לא בגלל שאנחנו באופוזיציה, משום שזה תפקידו של השלטון. הממשלה צריכה לטפל בביטחון של האזרחים, וזה לא משנה אם אלו יהודים, כשבתי הכנסת נשרפים, או ערבים שטוענים לאפליה, ושמעתי פה הרבה דברים. אני מרוצה ממספר האנשים שנעצרו,

כמה שזה נשמע הזוי. כן, אני מרוצה שנעצרו הרבה אנשים. אני מאוד מקווה שגם יוגשו כתבי אישום נגד אותם פורעים ששרפו בתי כנסת, ואני גם מאוד רוצה לראות אנשים נכנסים לכלא לשנים ארוכות על מה שהם הרשו לעצמם לעשות בזמן המהומות. אבל זה תפקידה של הממשלה. מי שאמור לתת את הביטחון הזה זאת הממשלה. במקום זה, מה הממשלה עושה? מנסה כל הזמן לסלף עובדות, למצוא מישהו אחראי. ועדת חקירה?

פה, נמצא מישהו אחר אשם.

יש ראש ממשלה שכבר 12 שנה בשלטון. מה הוא מפיל את זה על הפקידים? מה הוא מפיל את זה על משרד המשפטים? קח אחריות, תגיד שזו אחריות שלך. אתה 12 שנה ראש הממשלה.

לשר לביטחון פנים שלך ולהגיד: אדוני,

אם אתה לא מסוגל לקבל החלטות אופרטיביות, אז אולי תחשוב על מקום אחר לעבודה שלך. אני משמיע לא רק את הקול שלי, אני משמיע את הקול של תושבי גני אביב. הם ביקשו ממני להשמיע את זה פה מעל הדוכן. אם המשטרה לא מסוגלת להשתלט על הפושעים בגני אביב,

לא בגני אביב, אלה שבאים לגני אביב, אז מישהו צריך לקחת אחריות, מישהו צריך ללכת הביתה בעקבות הדבר הזה. אצלנו הממשלה, השלטון, הרגילו אנשים שיש סמכות אבל אין אחריות. אני חושב שהדבר הזה פוגע בכולנו. אני חושב שאם קורים דברים כאלה, אין לי כבר ציפייה מראש הממשלה, אבל לפחות מהאנשים שאחראים למשרדים הספציפיים, לא מוכנים לשאת באחריות ואפילו מתנגדים להקמת ועדת חקירה בשביל לבדוק את האירועים האלה, אז כנראה הם לא יודעים מה זה אחריות. אם אנחנו לא נראה הסקת מסקנות ולקיחת אחריות מעשית,

ימשיכו לא לסמוך על הממשלה, לא לסמוך על המדינה,

כי אם בן אדם שאחראי לתחום ספציפי לא מוכן להודות בטעויות ולקחת אחריות, אז מה אתה מצפה שאנשים ייקחו אחריות? שאזרחים ייקחו אחריות? זו הדרישה שלי. זו הבקשה שלי. אל תספרו פה סיפורים על המנדטים, על הניצחון בבחירות.

תיקחו אחריות על המעשים, ובטח ובטח אל תתנגדו להקמת ועדת חקירה בעניין.

תודה, חבר הכנסת יבגני סובה. אדוני השר, אתה רוצה לסכם או שנעבור להצבעה? אתה רוצה לסכם או שנעבור להצבעה? אפשר להצביע.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון), התשפ"א 2021. נא להצביע. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון), התשפ"א 2021,

שישה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

התשפ"א 2021, אושרו על ידי מליאת הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, אוקיי. אז אנחנו נוסיף אותך, אז שבעה חברי כנסת.

ב-1 ביוני, אני חשפתי סוד פה. תודה רבה לאדוני היושב-ראש, ד"ר מנסור עבאס, תלמידי לפילוסופיה. כשרואים אותך רואים שהפילוסופיה לא גרמה שום נזק. למדת פילוסופיה ונשארת בחיים.

זה רמז לכולם שכדאי ללמוד פילוסופיה.

כדאי ללמוד קצת אתיקה וגם לוגיקה. לוגיקה. הכול מעניין. רבותיי חברי הכנסת, אני שמח להציג בפניכם את החוק לתיקון פקודת המכרות, 2021. דברי הסבר קצרים: בהתאם להוראת פקודת המכרות הוקמה הקרן לשיקום המחצבות. הקרן עוסקת בשיקום מחצבות שהסתיימה בהן החציבה, כלומר לאחר שהמחצבות הפסיקו את פעולתן לתמיד. לשם כך הקרן גובה מבעלי המחצבות תשלומים קבועים לאורך כל שנות הפעילות של המחצבה. מאחר שמשך חיי המחצבות ארוך, הרי שהכספים נגבים לאורך שנים ארוכות, והשימוש בהם מגיע רק בסיום הליך מיצוי העתודות במחצבה. התוצאה היא שלאורך השנים הצטברו בקרן יתרות מזומן גבוהות, אנחנו מדברים על סכום של מעל 600 מיליון שקל, בין 600 ל-700 מיליון שקל, אשר אינן ניתנות לשימוש בשנים הקרובות, ולפיכך הן מושקעות כיום על פי מדיניות הקרן. יתרות מזומן אלה נדרשות לנוכח הגירעון בתקציב המדינה שנוצר בעקבות משבר הקורונה, המחייב את האוצר למצוא מקורות תקציביים נוספים. כשר אוצר לשעבר אני מבין את הצורך הזה של האוצר בימינו. במסגרת התיקון לחוק מוצע לעשות שימוש ביתרות המזומן שנצברו בקרן המחצבות ולהעבירן זמנית לתקציב המדינה. מאידך גיסא, האוצר מתחייב לתקצב את הקרן בכל הוצאותיה בשנים הקרובות. אני מדגיש כי מדובר בהעברה זמנית של הכספים. הכספים הללו יוחזרו לקרן לשיקום מחצבות במהלך השנים וישובו לשמש למטרות המקוריות של הקרן,

העברה זו היא בעצם במידה רבה פעולה טכנית שלא תפגע בפעילות השוטפת של הקרן. עוד יצוין כי תיקון החקיקה והעברות התקציב הנלוות לתיקון עדיין מאפשרים לקרן להמשיך ולפעול באופן עצמאי ולממש את מטרותיה, כי נשארה יתרה מספקת לכל מה שצפוי בתקופה הקרובה. קרן המחצבות היא תאגיד סטטוטורי, ותקציבה איננו חלק מתקציב המדינה. לאור זאת, לשם העברת הכספים לתקציב המדינה, נדרש תיקון של החוק. אגב תיקון זה מוצע לתקן את פקודת המכרות כך שתובהר ותעוגן סמכותה של הקרן לשיקום מחצבות לתכנן שיקום מחצבות ולבצע את השיקום בעצמה, כפי שהיא עושה בפועל זה שנים רבות. בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 111ו(ג) לפקודה, זה פשוט עניין של להפחית רגולציה מטורפת וחסרת טעם. בהתאם לסעיף הקיים היום, אם נתפס רכב שבוצעה בו עבירה לפי פקודת המכרות והובהר כי באותו רכב נעברה עבירה דומה בעבר, הרכב ייתפס עד סוף התהליכים, וזאת גם אם בעל הרכב התחלף בינתיים,

הרכב כבר יכול להיות של מישהו אחר שקנה אותו ופתאום תופסים אותו כי בעבר נעשתה עם הרכב הזה עבירה. לשם כך הוטלה על שר האנרגיה חובה להתקין תקנות לרישום כלי הרכב, כלומר משרד האנרגיה צריך פתאום לעקוב אחרי הרכבים והבעלויות על רכבים. בפועל, מעולם לא נעשה שימוש בסעיף זה, וגם קיים קושי לבצע את הרישום הנדרש.

מוצע לתקן את החוק כך שרק במקרה שבעל הרכב לא הוכיח שאין קשר בינו לבין בעלי הרכב הקודמים שביצעו את העבירה ברכב, רק אז ייתפס הרכב עד תום התהליכים. במקרה כזה אין צורך ברישום של כלי הרכב, ולפיכך נמחק הסעיף המצריך התקנת תקנות לרישום כלי רכב.

ביטול של איזה סעיף ביורוקרטי ארכאי.

אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את החוק הזה. הוא רק מועיל, ואין בצידו שום מחיר או נזק לפעולה החשובה של שיקום המחצבות, היא תמשיך להתבצע כמו שהתבצעה בעבר ואפילו ביתר שאת. תודה לשר יובל שטייניץ. אנחנו נעבור לדיון על הצעת החוק. רשימת הדוברים: הראשון, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת עיסאווי פריג',

אדוני היושב-ראש,

קראתי את הצעת החוק ושמעתי אותך, ואני שואל כמה שאלות בעניין הצעת החוק. אתה ציינת שהצטברו בקרן מזומנים בין 600 ל-700 מיליון שקל, ובגלל הגירעון הקיים היום בתקציב המדינה צריך חוק, בגלל התאגיד הסטטוטורי, כדי להעביר את הכספים. במקביל, אתה בא ואומר, על פי הצעת החוק, אתה רוצה להרחיב את סמכות הקרן. אם אתה לוקח את יתרת הכספים המזומנים שהצטברה בקרן, אז בשביל מה אתה מרחיב את סמכות הקרן? אני רוצה להבין את מידת הקשר בין הרחבת סמכות לבין משיכת הכספים. זה לא מסתדר לי. הרי הצעת החוק באה, אני מבין, המדינה בגירעון, בבעיה תזרימית, אנשי האוצר חושבים מאיפה לקחת כספים, הגיעו למסקנה הזאת. זה אחד הדברים שלא מסתדרים לי בקטע הזה. הדבר השני: אתה ציינת, אני מקפיד, וציינת את זה ועמדת על זה ואמרת: להעביר זמנית את הכסף לאוצר. מי כמונו יודע, ואתה גם היית שר אוצר ויודע את זה: אין יותר קבוע מהזמני. אני מבקש שיהיה לוח זמנים מוגדר על פי חוק מתי הכסף הזה אמור להיות מוחזר לקרן, כי התחייבות האוצר, היא יכולה להיות על הקרח. אם לא יהיה לוח זמנים מוגדר,

דבר נוסף שאנחנו מדברים עליו ואתה אומר: קרן המחצבות הזאת,

היא משקמת. לא התייחסת למטרות. הרי אני, כשיש לי חציבה במקום מסוים, בגלל אורך השנים לוקח לי 20 ו-30 שנה עד שאני אגיע לסיום ההליך הזה. על איזה מטרות ואיזה שיקום אנחנו מדברים? דבר אחרון, התיקון הנוסף שהצעת לגבי מחיקת תקנה של גנבת רכב. אתה בא עכשיו ונותן מתנה לכל גנבי החול, סתם, אני מנסה להיכנס לראש של כל מי שעוסק בזה.

אתה אומר: הייתה תקנה שלא השתמשנו בה, ועכשיו, כי לא השתמשנו בה, אני רוצה להקל את התקנה הזאת, הבאת רגולציה יותר מקילה. מה עומד מאחורי זה? אם הייתה תקנה וכל מי שנתפס עם רכב או מי שיש לו קשר לרכב, אמרת שלא היה אף פעם שימוש בזה. אתה נותן הקלה בסעיף הזה. פשוט הדברים לא מסתדרים לי. משום כך, אני חושב שהצעת החוק לוקה בחסר. תודה. תודה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת נפתלי בנט, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, גם הוא אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר,

חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח. אדוני השר, אתה רוצה לסכם ואז נצביע או שנצביע? אוקיי, אפשר להצביע. אוקיי, חברי הכנסת, אנחנו נצביע על הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13),

חמישה חברי כנסת בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"א 2021, עוברת בקריאה ראשונה. המלצת הלשכה המשפטית היא שההצעה תידון בוועדת הכלכלה. כיוון שלא הוקמה, ההצעה תעבור לוועדה המסדרת לקביעת ועדה, או לוועדת הכספים הזמנית.

לוועדה המסדרת, כן. חברים, אנחנו עוברים להצעה הבאה בסדר-היום, הצעת חוק התקשורת

(תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א 2021, לקריאה הראשונה. יציג את הצעת החוק שר התקשורת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בשנה האחרונה הוביל משרד התקשורת כמה מהפכות שיש להן השפעות מרחיקות לכת על החברה הישראלית ועל הכלכלה הישראלית: מהפכת האינטרנט המהיר, שכוללת את פריסת הסיבים האופטיים, שידידי, השר לשעבר חבר הכנסת יועז הנדל, דחף במלוא הכוח, ואת המעבר לדור החמישי בסלולר, כבר בעיצומה, ובשנים הקרובות הדבר יהיה נחלת הכלל. התיקון להצעת חוק התקשורת שאני מתכבד להעלות היום להצבעה בקריאה הראשונה הוא צעד משלים והכרחי במציאות החדשה. מדובר במהלך חשוב ביותר לשוק התקשורת, שנועד לקצר הליכים ביורוקרטים ממושכים, יקרים וארכאיים ובכך להוריד חסמי כניסה של שחקנים חדשים לשוק התקשורת. המהפך הזה בא לטובת הצרכן הישראלי, שייהנה משוק מגוון יותר ותחרותי יותר, ולטובת בעלי העסקים, שיוכלו להתרכז בפיתוח העסק שלהם במקום בביורוקרטיה מתישה וכל כך מוכרת. כמובן שבתוך כך גם הכלכלה הישראלית תזכה להאצה ולתנופה משמעותית. המשמעות של ההצעה שמונחת בפניכם בפועל היא ביטול עשרות רבות של רישיונות ומעבר למודל של היתרים כלליים, שהוא מהיר ויעיל יותר מהמודל של מתן רישיונות. אדוני היושב-ראש, חוק התקשורת שאותו אני מבקש לתקן כעת נכתב ב-1982, ומאז ועד היום לא הותאם לצורכי השוק המשתנים בתחום הרישוי. 40 שנים של סטגנציה וקיפאון הן יותר מדי זמן. השוק התקדם פלאים, הטכנולוגיה מתקדמת, והאסדרה, הרגולציה, נותרת מאחור. לפי החוק שאנחנו מציגים היום, סליחה, לפי החוק הקיים היום כל פעולה בתחום התקשורת טעונה רישיון, גם פעולות בזק וגם שירות של בזק, לא חברת בזק, בזק, תקשורת. במילים פשוטות,

כל גורם שרוצה להפעיל בארץ שירותי תקשורת כלשהם מחויב לקבל רישיון. וכשמדברים על תקשורת זה לא בהכרח מה שאתם חושבים. הינה כמה דוגמאות לשירותים שכדי להפעיל אותם היום, יש חובה לקבל רישיון עבורם מבעוד מועד, והתיקון לחוק אמור לבטל את הצורך הזה: למשל, הפעלה של שירותי תקשורת באמצעות ביפרים, התקנת מערכות לאיתור רכבים ואזעקות במפעלים, הקמת קו של מרכזיית טלפון בתוך מפעל או בניין משרדים, ועוד הרבה מאוד שירותים יום-יומיים שהם לא בליבת תחום העיסוק של התקשורת. מדובר על סיטואציות מופרכות בחסות החוק שלא מתיישבות עם הטכנולוגיה הקיימת בשוק התקשורת, והיום אני מבקש מהכנסת לאשר מעבר למודל בעל תפיסת רגולציה חדשנית שמתבססת על מתן היתר כללי. למעשה, המודל יביא לכך שחברה שרוצה לתת שירותי תקשורת בישראל ועומדת בתנאי ההיתר שקבע משרד התקשורת מראש, תוכל לעשות את זה באמצעות רישום במרשם שינוהל על ידי משרד התקשורת בלי לקבל רישיון מבעוד מועד, שכולל בקשה לעמידה בתנאים שונים, תשלום כספי רב ועוד טרטור וביורוקרטיה רבה.

המטרה היא לאפשר רישום מהיר ופשוט לאחר בדיקה של תנאי סף מינימליים. מרגע שהרישום יחול על נותן השירות, הוראות ההיתר הכללי, שיפורסמו לציבור מראש ויקבעו תנאים ברורים שיחולו באופן זהה על כל נותני השירות, יתחילו לפעול. כך יתאפשר לכל גורם המעוניין לתת שירותי תקשורת לדעת מראש את כל התנאים לקיום הפעילות שהוא צריך לעשות ולהתחיל לפעול בלי שום צורך לבקש או לקבל רישיון, תהליך שהיום נמשך חודשים ארוכים מדי. תיקון החוק יצמצם את הנטל הביורוקרטי, יפחית את חסמי הכניסה לשוק עבור משקיעים חדשים, שכיום נרתעים מפעילות בישראל בשל רגולציה דרקונית שגוזלת מהם הרבה מאוד זמן וכסף, והוא יתאים למקובל בעולם בתחום התקשורת. אחרי שנתקן את החוק, תתאפשר קבלת היתר והפעלת שירותי תקשורת בתוך כשבועיים, בניגוד לחודשים ארוכים

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, משרד התקשורת מוביל פה מהלך יוצא דופן של הפיכת השירות הציבורי ליעיל ושירותי הרבה יותר. לא רבים ממשרדי הממשלה באים בהתנדבות ומוותרים על כוח וסמכויות. אנחנו חושבים שבמקום שבו אפשר להקל,

צריך לשחרר מהביורוקרטיה ומהרגולציה האין-סופית, וכל עוד אני מכהן בתפקיד, אני אילחם על הפחתת הסרבול הממשלתי ועל מעבר לשימוש ברגולציה ממוקדת וחכמה בלבד. ואני מציע מכאן לכל משרדי הממשלה לאמץ את העיקרון של צמצום רגולציה מיותרת וליצור מדרג רגולציה הכרחי באמת, רגולציה חכמה, כזאת שנדרשת ולא כזאת שנעים להחזיק בה. עם כל זאת חשוב להבהיר: אנחנו במשרד התקשורת לא נוותר על הפיקוח ולא נאפשר לשוק להשתולל. שירותי תקשורת בעלי חשיבות מיוחדת, שעוסקים באינטרס ציבורי חיוני, ימשיכו לפעול תחת אסדרה, רגולציה, הדוקה ביותר, ואנחנו לא ניתן לדברים האלה לברוח לנו מבין הידיים. אנחנו משאירים רישיונות תחת חברות שהן אינטרס ציבורי מובהק. כך למשל, כשמדובר במפעיל בעל כוח שוק משמעותי, במפעיל סלולרי או בשירות שניתן על בסיס משאב ציבורי שמצוי במחסור, תימשך המתכונת של קבלת רישיון פרטני כפי שהוא קיים היום, והכול כדי לשמור על תחרות ועל האינטרס הצרכני של האזרח הישראלי. לצד ההקלות שאנחנו מביאים היום, המשרד מחויב לחיזוק סמכויות הפיקוח והאכיפה בדיעבד, כדי לוודא שהשחקנים בשוק יפעלו בהתאם להוראות של ההיתרים. השוק הישראלי, חברים, עבר טלטלה בשנה האחרונה. הכלכלה שלנו משוועת למנועי צמיחה. להצעה שאני מביא היום יש חשיבות מיידית על מנת לייצר הזדמנויות חדשות לפיתוח עסקי ויזמות

לכן אני מבקש מכם, חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק ולסייע בקידומה. החוק מאוד מאוד חשוב לשוק התקשורת, הוא מאוד מאוד חשוב לצרכן הישראלי, הוא מאוד מאוד חשוב לכלכלה הישראלית. בהזדמנות הזאת,

אדוני, אני רוצה להודות למנכ"לית משרד התקשורת גב' לירן אבישר בן-חורין ולצוות המשרד המקצועי על כל הפעילות המאומצת בהכנת הצעת החוק הזאת לקריאה ראשונה. אני אודה על העברת הצעת החוק לוועדה המסדרת ולתמיכתם של חברי הכנסת בעד הצעת החוק.

תודה, אדוני השר איתן גינזבורג. חברים, לפני שאנחנו עוברים לדיון אני רוצה להדגיש שבהתאם להחלטה שהתקבלה בנושא של הצעת החוק לתיקון פקודת המכרות, המלצת הלשכה המשפטית קובעת שההצעה תידון בוועדת הכלכלה, ומכיוון שלא קמה ועדת כלכלה ההצעה תעבור לוועדה המסדרת לקביעת ועדה או לוועדת הכספים הזמנית. המשמעות היא שההצעה עוברת לוועדת הכספים הזמנית.

סיכמנו שהיא עוברת לוועדה המסדרת והסכמת, אדוני.

נאמר ועדה מסדרת. אדוני הקריא שלפי, לא ההצעה שלך,

אני מדבר על ההצעה הקודמת.

כן, על הצעת חוק המכרות. אדוני הקריא שלפי המלצת היועץ המשפטי זה ילך או לוועדה המסדרת או לוועדת הכספים הזמנית, ופה עמדנו, אני וגם השר שטייניץ, ואמרנו ועדה מסדרת, ואתה הסכמת לכך,

אמרת בסדר.

אני לא מבין למה. על זה הצבענו. הצבענו שזה הולך לוועדה המסדרת. לא, או מסדרת או כספים.

אמרתם לוועדה המסדרת והסכמתי, אז היא עוברת לוועדה המסדרת,

כן.

אנחנו מתחילים את הדיון. רשימת הדוברים: חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מוותר, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, חברת הכנסת קרן ברק, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת איתמר בן גביר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', חבר הכנסת יעקב מרגי, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת אלכס קושניר, חבר הכנסת נפתלי בנט, אינם נוכחים, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, כמובן שאני עליתי לדבר על הצעת החוק שהביאה הממשלה. אדוני השר, שר התקשורת, שר התקשורת, אני באתי במיוחד לדבר בשביל שאתה תשמע. אני חושב שפנינו אליך בעניין הרבה ניתוקים של האינטרנט בהרבה יישובים ערביים, ומשום מה כשפונים לחברת בזק לבקש מהם לבוא ולתקן, הם אומרים שהם לא באים ליישובים הערביים. אני פניתי אליך בעניין הספציפי של כפר נחף. הרבה עסקים והרבה בתי אב נותקו מהאינטרנט,

כל הלימודים היום, עדיין חלק גדול בזום,

וגם העסקים, בין אם זה מהנדסים, עורכי דין,

הכול תלוי היום,

לנהל שום דבר בלי האינטרנט. מוזר מאוד שבזק, שהיא מונופול בתחום הזה של התשתית, לא באים ולא מתקנים את הנזק. כנ"ל בעניין חברת החשמל, אדוני היושב-ראש. הרבה יישובים ערביים נותקו למשך שעות ארוכות. אני הייתי במקרה באותם ימים בעיר שלי, אני עדיין רגיל לכפר,

והחשמל נותק שם למשך יותר מ-12, 14 שעות. אני הייתי צריך, ביחד גם עם ראש העיר, לפנות לחברת החשמל, והם אמרו: אין לנו בעיה, אבל צריך גיבוי של משטרה, והיינו צריכים לפנות לגיבוי של המשטרה, גם בנחף, גם בעוד הרבה יישובים, וראשי מועצות היו מוכנים לבוא ולעמוד ולאבטח בעצמם את הנציגים של חברת החשמל ושל חברת בזק. אז אני פונה אליך בתור שר תקשורת, שאתה אחראי גם לשירותים של חברת בזק ושל שירותי האינטרנט, ומבקש ממך באמת להפעיל את סמכויותיך כדי שחברת בזק, אני חושב שעד היום, לא רק בכפר נחף אלא בעוד הרבה יישובים, האינטרנט עדיין לא עובד ולא פועל, ולכן אני מבקש ממך, אדוני השר, שבאמת תטפל בעניין הזה. אבל אדוני היושב-ראש, אני לא יכול לעבור לסדר-היום על מה שמפורסם עכשיו בשעות האלה, בדקות האחרונות: מראות קשים של שוטרים, אנשי מג"ב, דורכים על דגל ירוק עם הכיתוב "לא אלה אלא אללה ומוחמד רסול אללה".

מספר הניידת עם ארבעה שוטרים, אנשי מג"ב, שלוקחים את הדגל על האדמה ודורכים על זה ומתגאים. אז עמדה כאן לפני כמה דקות, ואני שמעתי אותה, חברת הכנסת מאי גולן ועשתה את ההצגה שלה תוך הפרה בוטה של התקנון. אדוני ניסה, אבל היה צריך מייד לעצור אותה,

להציג ולהרים פה מוצגים מעל הדוכן. אבל גם אנחנו, אין אף אחד פה מכל חברי הכנסת שלא יצא נגד הפגיעה באזרחים, בין שהם ערבים, בין שהם יהודים, נגד פגיעה, ואנחנו הראשונים שתמיד אומרים את דעתנו בצורה צלולה: אנחנו נגד פגיעה בבתי תפילה, בין שזה מסגדים, בין שזה כנסיות, בין שזה בתי כנסת. אבל אני רוצה לראות אתכם, כל הצבועים האלה, שעכשיו תבוא ותעמדו כאן ותגנו, כפי שאתם כל הזמן מבקשים מאיתנו: תבואו תגנו, תבואו תגנו. אז תבואו ותגנו. ואני פונה לשר לביטחון פנים, אדוני היושב-ראש, ואני דיברתי על זה בנאום בן דקה: כאשר המשטרה עושה מבצע בהוראת השר לביטחון פנים ביישובים הערביים, "חוק וסדר", ורק היום במשך השעות האחרונות יותר מ-70 עצורים ערביים, אז מה, אין בצד השני? ראינו מראות קשים ביותר בטבריה,

ביפו, בעכו, בלוד. השר אמסלם מדבר על מתנחלים? אנחנו שמענו וזה גלוי שהביאו אוטובוסים, מאות אוטובוסים, נערי גבעות. נכון, עיסאווי? הביאו אותם ללוד חמושים כדי להגן על אזרחי לוד, וראינו מה הם עשו שם.

תודה, חבר הכנסת. ומי שנרצח שם, אדוני היושב-ראש, ואנחנו היינו שם, זה מוסא חסונה וגם יהושע,

אז שלא תגידו שיש רק תמונה אחת, שכביכול אתם הנתקפים ואתם המסכנים ואתם הקורבן. זה לא כך. ואני פונה, אדוני היושב-ראש, זה מצריך חקירה מיידית, ושהשר לביטחון פנים מייד יעיף את כל אלה, אנשי המג"ב, משורות המשטרה.

תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת ינון אזולאי נמצא?

חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר,

קטרין שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת מאי גולן,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. שלוש דקות. קצת יותר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום בוועדה המסדרת נזכרתי בטור של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתקופה שהוא היה עיתונאי. אנחנו מדברים על הימים של חקירות אולמרט, שהיה אז חברו הטוב, ויאיר לפיד בעצם לוקח את הקוראים שלו בתרגיל של דמיון מודרך אל העתיד, וקובע שראש הממשלה הבא, בלי שהוא יודע מי יהיה ראש הממשלה הבא, מאיפה יגיע ראש הממשלה הבא, אבל הוא יודע לומר שראש הממשלה הבא יעמוד בוודאות לחקירה, כי ככה המדינה הזאת מתנהלת. ואז הוא אומר לעצמו ככה: בואו נדבר רגע על ראש הממשלה הבא. הרי ברור לכולם שהחקירות האלה יקרו גם לו, בעיקר כי זה כל כך קל.

יכול להיות שהיה ליאיר לפיד כדור בדולח והוא חזה את העתידות, יכול להיות שיש ליאיר לפיד איזושהי יכולת נבואית, ויכול להיות שיאיר לפיד עלה בדיוק על הבעיה במשילות של מדינת ישראל והוא ידע אותה מראש, שמערכת אכיפת החוק משתמשת בכוח שיש לה כדי להפליל פוליטיקאים מכהנים.

יאיר לפיד מתאר במאמר הבאמת-נפלא שלו את המצוקה האדירה של ראש ממשלה חף מפשע שמערכת החוק החליטה להפליל. בין היתר הוא אומר: הוא יצטרך להישאר מנומס וידידותי ולהבטיח שהוא סומך לחלוטין על המשטרה, בסוגריים יאיר לפיד מוסיף: אבל הוא לא, כנראה שיש לו סיבה לא לסמוך, כי אסור להגיד לרגע שנמאס לך מכל הקשקושים האלה, אחרת אתה אויבו של החוק. יאיר לפיד העיתונאי בעצם אומר שגם ראש ממשלה חף מפשע שהמערכת החליטה להפליל, אלה המילים של ראש האופוזיציה בימים אלה,

גם אם הוא ינסה להגן על עצמו, יקומו חבר'ה ויגידו: הוא האויב של שלטון החוק. זה יאיר לפיד העיתונאי. שימו לב ליאיר לפיד הפוליטיקאי,

2017: נתניהו מאיים על שלטון החוק,

2018: הנחקר החליט לנצל את מעמדו הרם לאיים על שלטון החוק, ציוץ, 2020: ראש הממשלה מנהל מערכה נגד שלטון החוק. זאת אומרת שיאיר לפיד כתב את העתיד, את נתניהו בחזקת הנרדף, ואותו עצמו בחזקת הנבל שמשתמש בהפללה כדי להעיף בן אדם שמנסה להגן על עצמו. אני ממשיכה. יאיר לפיד העיתונאי כותב בעצם, משתמש באופן ציני ובדרך נלוזה בדברים שהוא בעצמו מציג. הוא מציג את עצמו כאופורטוניסט, כרודף ציני וכמתלבש על חקירות לא ענייניות שלא קשורות במאומה לנאשם. בואו נמשיך הלאה. יאיר לפיד כותב, יאיר לפיד העיתונאי כותב בטור שלו: אסור להשתמש בחקירות כאמצעי לסילוק הפוליטיקאים מהזירה.

זה בעצם מה שהוא טוען: המשטרה,

כמו תמיד,

הפרקליטות תעיין בתיק במשך חודשים, צדק, היועמ"ש יציע שימוע, והאופוזיציה תזעק שהוא צריך להתפטר. מה יאיר לפיד הפוליטיקאי עכשיו רוצה לעשות? להוציא את נתניהו לנבצרות, בדיוק כמו שהוא חזה. במשפט אחד, בבקשה. בנימין נתניהו צריך לצאת לנבצרות בגלל ההתקפה על שלטון החוק.

שוב יאיר לפיד יוצא כנגד יאיר לפיד וכנגד השימוש שלו בחקירות נתניהו כאמצעי ציני לסלק אותו מהזירה הפוליטית. תודה. במאמר, שנייה אחת, הוא מדבר על חזקת החפות, במציאות הוא שולל מנתניהו את חזקת החפות. הוא טוען שבנימין נתניהו, עוד בטרם הוכחה אשמתו, חייב להיות מסולק, ומשתמש בכלים הנלוזים שהוא עצמו הציג. וליאיר לפיד אין את חזקה התמימות, כי הוא מתאר פה בצורה כמעט ביביסטית, יאיר לפיד העיתונאי היה ביביסט, את כל מה שאנחנו אומרים. הבדיחה הזאת היא לא על חשבון יאיר לפיד, אדוני יושב-ראש הכנסת,

הבדיחה הזאת היא על חשבון שני מיליון אזרחים שהקול שלהם נרדף עכשיו בקלפי על ידי אופוזיציה עכברית, פחדנית, תודה. רעבה לשלטון, שלא בוחלת באמצעים, בשום אמצעי, כדי להגיע לבלפור.

תודה, חברת הכנסת גלית

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. השר איתן גינזבורג, תרצה לסכם, בבקשה? ואז אנחנו עוברים להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני כמובן ארצה להתייחס לדברים שנאמרו פה על ידי חבר הכנסת סעדי, ואני אשיב לך, אדוני, אבל לפני כן אני לא יכול להתעלם מהדברים שנאמרים כאן, שנאמרו כאן הרגע על ידך, חברת הכנסת דיסטל. גם שמעתי את נאומו של השר אמסלם היום כאן במליאה, או את חלקו, את מה שאפשר היה לשמוע. זה היה קצר מאוד. ואני אומר: די, מספיק.

עם ההתקפה משולחת הרסן ויצירת הדה-לגיטימציה שאתם מנסים לעשות בצורה שיטתית למערכות שלטון החוק.

כולנו, אבל יאיר לפיד עשה לפני שהוא נהיה פוליטיקאי. כולנו חיים באותה מדינה, עם אותה שיטת משטר, עם אותם כללים, ומה שאתם עושים, אתם כמעט שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, פשוט גודעים ושוחקים את הבסיס שעליו מושתתת המדינה הזאת: על היסודות, היסוד,

הבסיס הזה יכול להגיע אליך יום אחד. על היסודות שעליה מושתתת השיטה.

עכשיו, אני אגיד לחברת הכנסת דיסטל, אני לא מאלה, אתם עושים מחטף אופורטוניסטי, אני לא מאלה,

תראי, אולי, אולי תשמעי מה שיש,

אולי תשמעי מה שיש, שרודפת אדם חף מפשע.

הוא שמע אותך, אולי תשמעי אותו. אני לא מאלה שחושבים שאין מה לתקן. יש, אני לא מאלה שאומרים שאין מה לשפר.

אפשר גם לייעל. בכל המערכות השלטוניות יש מה לעשות. אפשר וצריך לתקן ולשפר ולייעל וכל מה שאתם רוצים.

הראשונים, משרדי הממשלה, אבל כן, גם במערכת שלטון החוק, גם במשטרה, גם בפרקליטות, גם במערכת בתי המשפט. אין מקום שלא ראוי שיהיה בו תיקון ושיפור וייעול לטובת האזרח וכו', אין מקום שהוא חף מטעויות, וכשצריך לתקן, מתקנים. יש דרכים לעשות את זה והכול בסדר. אבל מה שאתם עושים,

מה שאתם עושים זה, מה המנגנון שמבקר?

דה-לגיטימציה, איתן, איזה דרכים? שהולכת ומתפשטת, רק תגיד לי איזה דרכים.

לאנשים האלה יש סמכות ואין אחריות.

דוד רוזן,

נציב הביקורת על הפרקליטות אמר שיש עננה כבדה על תיקי נתניהו.

על כל משפט שמישהו אמר, תגידי, נציב הביקורת.

מה זה "כל אחד"? מה שאתם עושים זה לערער את הבסיס שעליו מושתתת השיטה הדמוקרטית של המדינה הזאת, שעליה נבנתה המדינה, שמדברת גם על הפרדת רשויות, כמו שאתם אוהבים להגיד, אבל גם על איזונים ובלמים, ואת זה אתם תמיד שוכחים להזכיר. יש איזונים ובלמים בשיטה הדמוקרטית בכל מדינה, וגם במדינה הזאת. למה רוב הציבור איבד אמון במערכת החוק?

וזה אומר שפה יש פיקוח פרלמנטרי, למה? על פעילות הממשלה, למה רוב הציבור מאבד אמון? כי הרסתם את מערכת החוק. ברור שלרוב הציבור לא יהיה אמון. יש ביקורת שיפוטית על פעילות הממשלה,

הפתעה, הרסו את המערכת, אין לציבור

וככה זה. יש מערכת של איזונים ובלמים. ואני אגיד לך יותר מזה, גברתי, אני אגיד לך על זה דבר אחד מאוד פשוט: כשלא ממנים מפכ"ל משטרה, כשלא ממנים מפכ"ל משטרה בכוונה, ביודעין,

אחרי זה מתפלאים מה קורה שנתיים אחרי. כשלא רוצים למנות פקיד מדינה כשיש ועדה שבחנה אותו, ועדה מקצועית,

אני מציע לך לא לצעוק.

זה לא מכבד את המקום. זה, גלית, אתם, אני מזכיר לך גם, אין משילות,

לא שמענו שום ביקורת על המערכות. צריך להגיד את האמת, שום ביקורת על המערכות. הן החלו רק כשמישהו החל לעמוד לחקירות ויותר מאוחר החל לעמוד לדין.

ואם רוצים להעביר את חוק-יסוד: החקיקה, צריך להעביר את חוק-יסוד: החקיקה,

באווירה שאתם יוצרים, בדה-לגיטימציה, מי יכול להעביר פה משהו שמתייחס בכלל? זה ישר שחורים מול לבנים, טובים מול רעים. אי-אפשר בכלל לקיים דיון מהותי, אמיתי. הכול במסגרת נגועה ויצירת דה-לגיטימציה. ולכן אני מציע: אל תלכו למקומות האלה. וביחס לדברים שהעלית פה, חבר הכנסת סעדי, לגופו של עניין, אם תרשה לי: אני לא דובר חברת בזק, חברת בזק היא חברה פרטית היום, ואני בטח לא דובר שלה. אבל כמדיניות אני אומר לך שחברת בזק מחויבת לתקן כל תקלה, ולא תהיה אפליה בין יישוב ערבי ליהודי, בין חילוני לחרדי. לא תהיה אפליה בתחומים האלה. תשתיות תקשורת צריכות להינתן ולפעול בכל מקום ובכל זמן, כל הזמן. זה כלל בסיסי. וכפי שצוות המשרד שלי אמר לצוות שלך מייד כשפנית, אנחנו מטפלים בנושא הזה. רק צריך לומר שהתקלה שקרתה, קרתה בתקופת ההתפרעויות עכשיו, בעת הלחימה ברצועת עזה, אחרי שחיבלו בתשתיות תקשורת בכפר נחף, ובאמת היה חשש בכניסה של טכנאים לאזור הזה.

זה על כביש 85, זה לא בתוך הכפר.

כשאני נסעתי למשפחה שלי בצפון הכביש הזה היה חסום. לא נתנו לעבור, פשוט לא נתנו לעבור. היה באמת חשש אמיתי.

כמדיניות, בוודאי נדאג לתקן בכפר נחף ובכל מקום. אבל אני מנצל את הבמה הזאת, אדוני, כדי לקרוא לאזרחים בכל היישובים, בכל מקום, וגם למנהיגים המקומיים והלאומיים: כדי שתהיה תקשורת טובה, כדי שתהיה תקשורת שוטפת, צריך תשתיות, צריך אנטנות, צריך מרכזיות. צריך תשתיות, אי-אפשר בלי זה, ולא יכול להיות שכשמניחים תשתיות, אחרי כמה זמן באים ופוגעים באותן תשתיות או מחבלים באותן תשתיות או שורפים אותן או מה שזה לא יהיה. ואנחנו צריכים פה גם את העזרה של האזרחים שצופים בנו, של התושבים שגרים ביישובים וגם שלכם, המנהיגים הלאומיים והמנהיגים המקומיים: תעזרו לנו להילחם בפשיעה הזאת נגד תשתיות, כי זה פוגע בסוף בתושבים. ובמקום שבו ייפגעו בסוף תשתיות, לא יהיה אפשר לתקן את זה לנצח, עד בלי סוף. צריך לדעת שאם פוגעים בתשתיות בצורה מכוונת, שלא יתפלאו תושבי המקום שאין להם תקשורת טובה, יעילה וזמינה כמו שהיינו רוצים, כשיש חוסר בתקשורת. יחד עם זאת, אני חוזר לדברים שלי בתחילת הדברים: אנחנו חייבים לתקן כל בעיה תשתיתית, כל בעיית תקשורת, בכל מקום. המטרה שלנו היא שכל הארץ הזאת תהיה פרוסה גם בסיבים אופטיים, גם באינטרנט אולטרה-מהיר, גם ברשתות סולריות שאנחנו מקימים עכשיו לדור 5. הסיפור של האנטנות הסלולריות הוא סיפור מאוד חשוב. לא יהיה פה דור 5 בלי אנטנות סלולריות, צריך להבין את זה, וכולם ירצו פה דור 5, ולכן אנחנו צריכים להבין שזה חלק מאינטרס ציבורי כללי שכולנו מחויבים אליו. תודה רבה, אדוני.

לשר איתן גינזבורג. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א 2021,

שתקבע הוועדה המסדרת נתקבלה. שבעה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים ואפס נמנעים. אני קובע שהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'

(שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א 2021, עוברת בקריאה ראשונה. בהתאם להמלצת הלשכה המשפטית ההצעה תידון בוועדת הכלכלה, כיוון שלא הוקמה,

אז אני קובע שהצעת החוק עוברת להמשך דיון בוועדה המסדרת.